צהריים טובים. אני מתכבד לפתוח את ועדת החינוך התרבות והספורט, כ"ד באייר התשפ"ג 15 במאי 2023. דיון המשך לגבי תקצוב כפרי הנוער. אני רק רוצה לומר שני דברים. דבר ראשון, אני רוצה לברך את המשרד, לשכת השר ואת הגורמים המקצועיים, דודי במיוחד, על העבודה האיתנה ובאמת הרצינית שנעשתה סביב הנושא הזה. אין לי ספק שלא פתרנו את הבעיה, אבל אנחנו מתקדמים לכיוון הנכון. השר מגוייס לנושא ואני מקווה באמת שאנחנו נצליח, בנוסף למה שכבר השגתם דודי, לתכנן גם לקראת התקציב הבא איזה שהוא משהו ברור על כמה סכומים אנחנו מדברים. כרגע אנחנו יודעים מה יהיה לשנה הזאת ולשנת 2024. אני רוצה לברך על זה גם את האוצר ואת הדר ואת כל הצוות.

תיכף. אני אתן להם להביא את הבשורה. אני לא רוצה להביא את הבשורה.

נפתחו לי העיניים. אני אומר, יש איזה שהוא מהלך,

אני לא אומר שזה פותר את כל הבעיה אבל יש איזה שהוא כיוון גם לגבי המודרכות. אני רק רוצה לבוא ולהוסיף לגבי האגף ההתיישבותי במשרד. המינהל, סליחה. כפרי נוער חרדיים יש שניים ולדעתי זה לא מספיק והייתי כן רוצה שהמשרד ייקח בחשבון לראות איך אנחנו מוסיפים לפחות עוד כפר אחד אם לא שניים. אני יודע שיש שני כפרים כאלה על הכוונת שרוצים להכנס ואני הולך להתגייס לסיפור הזה גם עם חברי חבר הכנסת ינון אזולאי. דודי בבקשה. תודה. הכנו בהמשך לדיון הקודם מצגת קצרה שסוקרת את התקציב של החינוך ההתיישבותי הפנימייתי ועליית הנוער. בדיון הקודם היה פוקוס על נושא אחד ספציפי, הנושא של המודרכות, אבל כפי שהצגתי הייתה וישנם מספר מורכבויות, מספר דברים שדורשים מענה ובאמת במסגרת תקציב 2023-2024 בהובלה כמובן של שר החינוך ובשיתוף פעולה של שר האוצר אנחנו מביאים כאן תכנית שיש בה כדי צעד משמעותי לפתור חלק גדול מהבעיות שנמצאות על הפרק.

זה לא יפתור את הכל אבל אנחנו בהחלט מתקדמים למקום שהוא הרבה יותר טוב וזה מה שאני רוצה ברשותכם להציג. כאן אפשר לראות את התקציב לאורך השנים, אפשר לראות את התקציב בשנת 2022, מדובר על תקציב הבסיס. אז אנחנו בעצם הולכים לגדול בשנת 2023 מ-4.108 מיליארד ל-4.458 והמגמה הזו ממשיכה גם ב-2024. אני תיכף אפרט בדיוק כיצד הדברים מורכבים. אם מסתכלים על התמהיל, הרי כשמסתכלים על התקציב של החינוך ההתיישבותי הוא כולל שורה ארוכה של דברים, גם תקציב של שכר לימוד בחטיבה העליונה, הרבה מאוד דברים. אפשר לראות שבהשוואה לתקציב 2021, בכוונה רצינו קצת להתרחק, אנחנו מגדילים את התקציב שנועד לפנימיות, מגדילים את העוגה שלו בתקציב, ואני אפרט למה הכוונה. האתגרים המרכזיים בתקציב של החינוך הפנימייתי. עלו כאן - - - לגבי ההגדלה אתה תדבר על זה?

אני מפרט. האתגרים המרכזיים בתקציב של החינוך הפנימייתי הם כדלקמן: ראשית, הייתה לנו עליה ברוכה של העולים מאוקראינה, הייתה החלטת ממשלה, הדבר הזה חייב בעצם לאגם תוספת של מכסות, תלמידים שיתדפקו על דלתות הפנימיות שלא היה להם מקום. יש חוסר או היה חוסר במקום לתלמידים ברחבי הארץ, תלמידים שענו על הקריטריונים אבל לא היה להם מקום ותלמידים שידם אינה משגת לא יכולים באופן פרטי לממן את השהות בפנימיה ונדרש לתת מענה ממשלתי. סל האור נושא שעלה כאן בוועדה במשך שנים, אנחנו יודעים שסל האור נשחק לאורך השנים. סל האור מתייחס לאחזקה של תלמידים בפנימיות, יש כאן רכיבים שאינם שכר ורכיבי שכר,

מל"י המפעל להכשרת ילדי ישראל. בתקציבים עברו, בתקציב 2020, 2021 החלטת הממשלה כללה את המפעל להכשרת ילדי ישראל ורכיבים מסוימים בחינוך ההתיישבותי בתוך בסיס ה-FLAT , הדבר הזה הוביל למעשה לפגיעה בפנימיות ואנחנו רצינו לתקן את העיוות הזה ולהחזיר את הקיצוץ שנעשה וגם להגדיל אותו. אני אתייחס בדיוק למה נעשה כאן בתקציב. מודרכות נושא שעלה קודם לכן, הגדלת התקציב לפנימיות וכפרי נוער מודרכים. בתי ספר ימיים כנ"ל, כמו המפעל להכשרת ילדי ישראל, נכללו בבסיס ה-FLAT, אנחנו מדי שנה, הרי תקציב המדינה גדל משנה לשנה, אבל לצד תוספות שרובן ככולן ייעודיות, חוצה ממשלות, הממשלה כדי לכנס את התקציב משיתה קיצוץ FLAT כדי - - - ביטלתם את ה-FLAT על הנושא הזה? אז כן, הרכיב הזה, אני שמח להגיד באמת בשיתוף פעולה עם אגף תקציבים במשרד האוצר, אז גם ביטלנו, יצאו מבסיס ה-FLAT והחזרנו את ה-FLAT שנעשו בעבר. זה דבר שנטינו לתקן אותו. ודבר אחרון בנושא תקציבי פעולות בפנימיות, פעולות חינוכיות, המורכבות של התלמידים גדלה והדבר דרש תוספת תקציב משמעותי. אז מה למעשה התוספת? זה בעצם השקף שאתם רואים כאן. רק כדי לסבר את האוזן, בתקציב 2021-2022 התקציב הדו שנתי האחרון ניתנה תוספת כוללת של 30 מיליון שקל לפנימיות, התקציב היה רובו ככולו עבור מכסות לתלמידים, לא הייתה תוספת מובנית למודרכות ולנושאים אחרים, זה היה מיקוד בתקציב הקודם. במסגרת התקציב הזה יש מספר בשורות משמעותיות. צריך להגיד, התקציב שאני תיכף אפרט כולל גם תוספת מובנית לבסיס וגם כחלק מהתקציב יש לנו תקציב שהמקור שלו בהסכמים הקואליציוניים שאושרו בממשלה. אני תיכף אפרט כיצד הדבר בא לידי ביטוי. התקציב כאן מחולק לפי שנת 2023-2024. יש לי הערה או דיוק, חלק מהתקציבים כאן, בגלל שיש לנו שנת לימודים חוצה שתי שנות תקציב, יש בחלק מהסעיפים, אנחנו נעשה הסטה בין השנים, אבל אלה התקציבים. תהיה הסטה ודיוק בהתאם לביצוע בין שנות התקציב. אז על מה אנחנו מדברים? בגין התוספת לקליטת תלמידים עולים חדשים מאוקראינה, יש תוספת של 15 מיליון שקלים, תוספת מכסות שצבועה לנושא הזה. מעבר לזה יש תוספת של 37,700,000 תוספת למכסות בהתאם לביקושים בכל הארץ. סער יפרט אחרי זה לגבי התהליך. נלוות למכסות, דבר מאוד חשוב. עצם זה שאתה מתקצב מכסה או שאתה מתקצב תקן, זה לא מספיק מאחר ואתה לא מתקצב את הנלוות מעבר לזה, עובד סוציאלי תומך, התקציבים הנלווים, אנחנו בעצם שוחקים את הפעילות וכאן יש תוספת גם של נלוות בהיקף של 13,800,000. תקציב המודרכות בנושא שהמיקוד בו היה בדיון הקודם,

הוא בעצם רכיב אחד משורה ארוכה של צרכים כואבים. תקציב המודרכות יגדל ב-18,300,000. סל האור, החזקת תלמידים, התקציב יגדל ב-10 מיליון שקלים. המפעל להכשרת ילדי ישראל התקציב גדל ב-33,400,000. תקציב עבור בתי ספר ימיים, פעילות חינוכית מאוד חשובה, למי שמכיר, אפשר להעמיק, זה נושא מאוד חשוב 2,400,000. בסך הכל כמכלול אנחנו מדברים על 130,900,000 תוספת בתקציב 2023-2024 שזה לא כולל שני תיקונים שבעצם, זה גם תוספת לתקציב, אני שם אותם על השולחן, בעצם תיקון עיוותים, ביטולי FLAT שהיו על תקנות, זה הטבלה שמופיעה למטה, בבתי ספר ימיים בהיקף של 9,900,000, ובמל"י, המפעל להכשרת ילדי ישראל, 14 מיליון. בסך הכל אנחנו מדברים על תוספת של 154 מיליון שקל, כאשר זה לא כולל תוספת של תקציב חד פעמי שלא נכלל כאן בטבלה, מתקציב קואליציוני חד פעמי לטובת שיפוצים בכפרי נוער, 40 מיליון שקלים לשנת 2023, מעבר למה שנקוב כאן בטבלה. כאמור יש כאן מגוון רחב של צרכים שיש להם מענה בכל אחת מהקטיגוריות. צריך להגיד, היינו רוצים, כמובן גם השר, גם הדרגים המקצועיים, היינו רוצים יותר, אנחנו צריכים לאזן במכלול רחב מאוד של צרכים וחוסרים, אני חושב שיש כאן תוספת מאוד משמעותית. בישיבה הקודמת ביקשתי שהמשרד יביא לוועדה את אותו דו"ח, ואני אגיד לך למה אני ביקשתי. כי אני רוצה כוועדה לדעת מה התקציב הכולל שכפרי הנוער צריכים בשביל לפתור את הבעיה הזאת אחת ולתמיד, בראיית המשרד. עזוב את הדו"ח שהם הביאו והם השיגו. אני רוצה שהמשרד יביא לוועדה ויגיד לי כוועדה מה הסכום הכולל כדי לפתור את הפרשה הזאת. אחרי זה אני אחליט אם אני לוקח את זה כבייבי שלי, או לא לוקח את זה כבייבי שלי, מתוך זה מה הדברים שמבחינתי חשובים. יכול להיות שלמשרד ולמשרד האוצר יש הסתכלות אחרת, וזה בסדר וזה לגיטימי אבל אני אומר, על מה אנחנו מדברים? אני שומע עכשיו על תוספת די מבורכת, לדעתי לא מספיקה, בתחום המודרכות לדעתי היה עוד הרבה מה לעשות, אבל אני לא יודע על מה אני מדבר. אני מבין שכפרי הנוער טוענים שבמודרכות היה צריך תוספת של 56 מיליון שקל בשנה. המשרד מסכים עם הנתון הזה, לדעת המשרד התוספת אמורה להיות 40 מיליון? אמורה להיות 100 מיליון? זאת אומרת אני לא מקבל מהמשרד נתון מה הצרכים של כפרי הנוער. מה שהבאתם הבאתם, לדעתי לא מספיק ויש עוד הרבה מה לעשות ואני הולך להמשיך להלחם על זה, ועוד פעם, בלי לזלזל במה שנעשה, ואני מברך גם את הדר וגם אותך וגם את שאר הצוות שעשו עבודה יפה, לדעתי לא מספיקה וצריך להמשיך ויש לנו עוד זמן עד התקציב, אפשר עוד לדחוף ולנסות להביא פה משהו. אבל בואו כמשרד תגידו לי מה הצרכים של כפרי הנוער. אם אתה לא מסוגל כרגע להביא לי את זה לפי סעיפים, תן לי איזה סכום גלובלי. אני רוצה לדעת מה כפרי הנוער צריכים בשביל לפתור את הבעיה הזאת אחת ולתמיד. אני אגיד לך למה אני אומר את זה, כי אני עובר על הפרוטוקולים של הוועדה ואנחנו עוברים שנה אחרי שנה, ואנחנו מסתובבים עם זה סביב עצמנו סחור-סחור. אם יורשה לי משפט אחד לכבוד היו"ר. רק שם ברשותך. ניר אלון ראש חטיבת כפרי הנוער בהסתדרות.

אני מסתדר, אני רק רוצה לומר לפרוטוקול, בדיון הקודם לא נתתי להסתדרות לדבר. אתה לא קשור, לא היית פה. הייתי. אוקיי. אלכס היה פה.

אני לא מדבר על הדיון הקודם על כפרי הנוער. ב-1 למאי.

לא, אני מדבר על הדיון הקודם בבוקר. אין שום תקרית, פשוט לא יצא. הכל בטוב. אני אומר, אני מחדד את הנקודה. כבודו, אנחנו מ-2017 מנהלים משא ומתן בנוגע לשכר עובדי כפרי הנוער. אני מדבר על אמהות בית, על מדריכים, על מזכירות, על טבחים. אמרתי גם בדיון הקודם ב-1 למאי, אני בעצמי גדלתי בכפר נוער, אני יודע מה המשמעות. הם כמו הורים שלנו, אבא ואמא.

למה אמרתי בדיון הקודם שאנחנו מרגישים יתומים? כי זנחו אותנו. אף אחד לא מתייחס אלינו. לא משרד החינוך, לא מינהל החינוך,

מינהל החינוך ההתיישבותי מהווה צינור, אבל כדי להשיג את מה שרצינו להשיג עבור העובדים היינו צריכים להכריז על סכסוך עבודה, לעשות עיצומים. אתה יודע ששבוע אחרי הדיון האחרון שלנו אנחנו התכנסנו כל הוועדים, נמצא פה גם יו"ר הוועד הארצי. אני היו"ר הועד הארצי של כל עובדי כפרי הנוער. התכנסנו, יש 3,000 עובדים. אנחנו ביקשנו בסך הכל דבר אחד, להגיע איתנו להבנות ו-60 מיליון שקל זה לא תוספת גדולה, שמשפרת כבודו, בסדר גודל של 2,000, 2,200 שקל לכל עובד. זה ייתן לנו גם אפשרות גם לאותם מנהלים שנמצאים איתנו פה,

אני רק רוצה לומר, אני זורם איתכם ואני אומר שמודרכות זה משהו שהוא חשוב, אבל אתם מתמקדים כל הזמן על 60 מיליון שקל ולכאורה כאילו מדובר רק ב-60 מיליון שקל.

שניה, תנו לי לסיים. שניה אחת, אני אתן לך לדבר, יש לך את כל הזמן. אני רק אומר, יש גם הוצאות נוספות שהמשרד גם צריך לקחת בחשבון וגם שם היו תוספות וצריך להוסיף שם כסף.

תן להם להציג את העבודה. הם עשו עבודה, לקחו רואה חשבון, בוא נראה מה הם עשו.

עוד שני משפטים ואני מסיים. אתה רוצה לנהל את הדיון?

יש פה מנהלים שמבינים את הצורך לתוספת תקציבית. אנחנו מדברים כרגע מעבר לתוספת התקציבית שכולם מדברים פה. זה חשוב לחדד כבודו. כי פה אנחנו מדברים על תוספת מעבר לתוספת שדיברו פה. 90 מיליון on top התוספת הזאת כי בלי זה פשוט אי אפשר יהיה לפתוח את שנת הלימודים הבאה. אי אפשר יהיה לפתוח. אנחנו נמצאים ממש בשבר גדול מאוד, עובדים לא רוצים להמשיך, מנהלים לא יכולים לגייס עובדים נוספים ואנחנו רוצים, פה בוועדה הזאת אין פה קואליציה אין פה אופוזיציה. זה רצון אחד של כולנו באמת לפתור את הדבר הזה אחת ולתמיד ולשפר דרמטית את השכר כדי שהילדים האלה שהם חברי עורף משפחתי, סוף סוף יוכלו לבוא, לתת להם את האפשרות לאכול כמו שצריך, להתחנך כמו שצריך. יש פה דוגמאות, אני רואה פה מחוות הנוער הציוני של בוגרים. זה השופרא דשופרא של הילדים, צריך לתת להם את הגב ולהאמין בהם. ואנחנו פה בשביל העבודה הקדושה הזאת. אז אני מבקש שזה באמת יהיה החידוד והמסר שאני רוצה פה להעביר לכולם. אחרי זה אני אשמח להביא דברים מהשטח כמדריך.

זכות הדיבור שלך. אני המדריך הכי ותיק בישראל, 45 שנה, פרשתי, חזרתי בשל הצורך של חוסר מדריכים, ועל הנסיון שצברתי וצברנו. אחת הבעיות מאז שנות השבעים זה התייחסות לעובד על השכר שלו. אני מתכוון למדריכים, אמהות בית, עובדי מטבח, משפחה שקולטת בעצם, משפחת הפנימיות, כפרי הנוער שקולטת תלמידים מכל שכבות האוכלוסייה בישראל, אם זה אוכלוסייה מוחלשת ואם זה חבר'ה טובים, הפנימיה נותנת מענה ולא צריך לספר, ב-1945, עוד לפני שקמה מדינת ישראל, כפרי הנוער, זה מפעל ציוני שנותן את המענה לאותם בני נוער שבתי ספר רגילים קונבנציונליים לא נותנים את הבמה הזאת ואת העזרה להורים, למדינה, לילדים, ואנחנו רואים דוגמאות של בוגרי כפרי הנוער, אזרחים טובים, במקצועות חופשיים, בני נוער שאם לא היו מגיעים לכפרי הנוער היו כושלים ואז ההוצאות לשקם אותם היו במיליארדים. אבל המדריכים, אמהות הבית הם עובדים 24 שעות. אני עובד 24/7, אני מטפל בנוער יותר מאשר במשפחה שלי ואף פעם אף גוף ממשלתי, אם זה משרד החינוך או האוצר, לא נתנו את דעתם על העשייה שהיא ברמ"ח אבריהם של העובדים ונתינה מעבר לכל הגיון. זאת אומרת, זו הפעם הראשונה שאני מקבל במה פה בכנסת כדי להציג את המצוקה של כ-2,500 עובדים, 1,000 מדריכים ועוד 1,500 עובדים נותני שירות לחניכים. מגיעים חניכים לכפרי הנוער ופורחים. יש פה בחור אחד משפיה. אני עבדתי בחינוך מיוחד והיום אני עובד בבית הספר לקציני ים בעכו. אני רואה את הבוגרים שלי ויורדות לי דמעות של גאווה, אותו דבר גם בצד השני. אני בא מהשטח, אנשים מתוסכלים. מגיעים עם משכורות של 6,000 שקל וכשעושים שבתות אז יש איזו שהיא תוספת של עוד 700 שקל. משכורות משפילות. כשניסינו להעיר את האוצר ולהגיד להם 'רבותי, משהו השתבש פה, משהו התקלקל פה בהבנה מה זה כפרי נוער'. אז אם מדברים על התקציב של כפרי נוער למודרכות, ובאמת מנהלי הכפרים שוברים את הראש ומנסים למצוא פטנטים גם איך לשלם, ממציאים את הגלגל של איך לשלם למדריך כשלמעשה הנושא של שכר של מורים מאוד מובנה. עם כל הכבוד, אני יודע מה זה מורה, אבל מורה לא מתמודד עם השעות הקשות של הילד. אנחנו מלבישים, אנחנו מגדלים, אנחנו מחנכים, אנחנו בונים בני אדם שההשקעה הזאת באה אחר כך לידי ביטוי בשנים אחרי כן. אבל אי אפשר לקחת מדריכים מקצועיים או אנשים שמבינים בחינוך בשביל משכורות כאלה. לכן יש את התחלופה, ויש לי ויכוח בעניין הזה, שרוצים לקחת את הנושא של מדריכים ואמהות בית לתקופת כהונה קצרה. מה זאת אומרת? איש חינוך אומרים לו 'אתה תעבוד כך וכך שנים ותעזוב' כי זה לא מקצוע,

מורה זה פרופסיה, מדריך זה לא פרופסיה? אני לא הבנתי את זה. ואז אנחנו אומרים 'אתם צריכים לעשות רפורמה'. רפורמה, הלכנו אפילו לקראת העניין הזה. העיקר לקדם ולהעצים את הנושא הזה של העובד בכפרי הנוער. עובד בכפר נוער הוא לא עבד. די. אי אפשר. תודה רבה. גדי יעקב מארגון הבעלויות של כפרי הנוער בבקשה. שלום לכולם בוקר טוב. אני חושב שאנחנו כבר דיברנו על הצורך בשבוע שעבר. אני חושב שכולנו נמצאים פה ומבינים את הצרכים, אבל הסיפור שאין נתונים חוזר על עצמו, אני אמרתי את זה גם בפעם הקודמת. הצורך, למה הוא קיים, מה עומק הבעיה, מה ייתן המענה הזה. אין דיון כזה. אני אעצור אותך שניה.

יש נתונים כאלה? מה שהוצג בדיון בשבוע שעבר, דובר על כ-56 מיליון כדי - - - לא, מה שהוצג זה עבודה שהם עשו על ידי BDO. אני מתייחס. אלה הסכומים פחות או יותר כדי להביא את זה ל-100%. צריך להגיד שלפחות ב-10, 15 שנים האחרונות זה לא עמד על 100%. האחוז שזה עמד עליו כל הזמן היה באזור ה-80%. ומי היה אמור להשלים את - - - רגע. בשנים האחרונות זה נשחק. לא ניסיתי, אני באמת אומר,

לא ניסינו לטאטא דברים מתחת לשטיח, שמנו על השולחן שורה ארוכה של דברים. תסלחו לי שאני אומר את זה, רוב מי שנמצא כאן, נושא חשוב מאוד, הוא מי שמייצג את הנושא הזה של כפרי הנוער המודרכים זה נושא מאוד חשוב.

גם עולה כאן סוגיה שנוגעת להסכם השכר שזה דבר אחר. זאת אומרת יש לנו כמה דיונים במקביל. זה נושא שאנחנו תומכים בו כמשרד ואנחנו פועלים מול משרד האוצר ואני מקווה מאוד שההסכם באמת ייחתם. זה דבר מאוד חשוב וזה גם דבר שיסייע מאוד. לגופו של עניין, אנחנו שואפים להגדיל עוד יותר את תקציב המודרכות. אני לא יודע להתחייב - - - דודי, עוד לפני שנגיע לתקציב המודרכות ואני מקווה שלקראת הזה יש עוד התפתחויות. מה הבעיה שמשרד החינוך יביא לוועדה את אותו דו"ח שהוא ביקש? הרי לקחתם גורם מקצועי חיצוני שיעשה את העבודה. תפרסו את העבודה בפנינו. אני כוועדה רוצה לדעת מה המשרד חושב שצריך לכפרי הנוער. עם כל הכבוד לעמותות, ואני מכבד אתכם מאוד, הם הביאו פה עבודה, אני לא רוצה להסתמך על העבודה הזאת. אני רוצה להסתמך על העבודה של משרד החינוך. תביא לי את העבודה. הבדיקה שנעשתה, עם כל הכבוד, בדיקה די פשוטה. מה צריך כדי להביא לצורך העניין מגבלת התקנה ל-100% לשיטתם. אני לא מתווכח עם התחשיב. פחות או יותר זה הסכום שצריך, אני אומר שבאופן הסטורי מאז שהנושא תוקצב, התקצוב עמד על 80%, והתקציב נשחק, הוא כרגע - - - 58. בסדר. אני לא אומר שלא. התקציב הזה נשחק וזה מימד אחד. עכשיו, אדוני היו"ר - - - אני אתקן אותך. זה לא הנתון. גדי תן לו לסיים את הדברים שלו בבקשה. כאשר אנחנו מסתכלים על הנושא הזה של המודרכות לצורך העניין, זה הנושא. נושא אחד גדול נוסף זה הנושא של סל האור. הרכיבים - - - את כל הדברים האלה אמרת ואני מברך על זה. אני שואל אותך שאלה מאוד פשוטה. ההתרשמות שלי כוועדה, ואני לא מצליח להבין אלא אם כן תסביר לי למה, מה הבעיה, ואני חוזר על הדברים. מה הבעיה שהמשרד יביא לי את אותו דו"ח?

אז, אבל אני ביקשתי

אז תביא לי את הדו"ח. אני אמרתי את זה בישיבה האחרונה שאני כוועדה רוצה שיביאו לי את הנתון הזה. לא, אני אומרת, אין חילוקי דעות. הוא אומר שהם צריכים 56 והוא אומר שהם צריכים 56. אדוני היו"ר, זה הרכיב הקטן, זאת אומרת המכלול, הרי יש כאן בסוף אוכלוסיה, גם אם היינו מביאים 0.5 מיליארד שקל, היה מה לעשות בכסף הזה בכפרי הנוער. זאת אומרת הצורך הוא מאוד מאוד גדול.

זה אותו - - - אבל אני רוצה לדעת לאיפה זה הולך. הם מתעקשים על המודרכות, אולי זה לא נכון? אולי צריך להתעקש על בינוי? לכן אגב, הרי היה אפשר לקבל החלטה שאולי הייתה נוחה יותר והיה קל להציג,

יש כאן תוספת הרבה יותר גדולה מ-56 מיליון. היה אפשר להציג שיש כאן מענה מלא למודרכות ולא לתת למפעל להכשרת ישראל שאני לא רואה כרגע נציגים שלהם, ולא לתת למכסות ולא לתת לדברים אחרים. היית פעם במפעל להכשרת ילדי ישראל?

לכן בירכתי על העבודה שנעשתה ואני חושב שעם כל זה יש עדיין עוד איזו השתדלות. אני לא מתווכח.

לכיוון הסיפור הזה של המודרכות. דודי, אני אומר את זה עוד פעם לפרוטוקול. באמת, זה לא נראה טוב. המשרד ביקש עבודה, קיבל, לקחתם גורם מקצועי שיעשה את העבודה, אני מבקש כוועדה, ואני אשים את זה גם במסקנות הוועדה, אני רוצה לקבל את הדו"ח הזה. בסדר? זה לא סוד. הרי אתה אומר שהדו"ח הזה חופף לדו"ח של ה-BDO. אני לא רוצה להסתמך על ה-BDO. עם כל הכבוד.

אין לנו ויכוח על הנתונים. אבל אדוני יו"ר הוועדה, הפער הוא 40 מיליון. זה לא השתדלות קטנה. הפער בין מה שהוא הציג לבין מה שהם טוענים זה פער של 40 מיליון. לכן גם כוועדה, גם כחבר כנסת וגם כיו"ר ועדת חינוך ויש לי משקל, אני ממשיך לעבוד על זה. ותאמין לי שדודי מגויס עם זה לגמרי. וגם הרפרנטים במשרד האוצר. יש לנו כמה רעיונות מאיפה אפשר להביא את הכסף. גם לי יש. אנחנו עובדים על זה. אדוני היו"ר רק ברשותך אם אפשר עוד משפט. אני רוצה רק לשים על השולחן,

בסוף אני נמצא בתפקיד לא מעט שנים, כעשר שנים. מעולם לא הייתה תוספת כזו משמעותית בתקציב לפנימיות, לחינוך ההתיישבותי. אפשר להשוות את זה בהשוואה לתקציב הקודם שניתנה תוספת של 30 מיליון שקלים. אנחנו לא עושים להם טובה, אתה יודע. חס וחלילה, אף אחד לא מדבר על טובה.

אנחנו לא עושים להם טובה. הם עושים לנו טובה. אני רק רוצה לומר, חברים, אני לא רוצה לזלזל בתוספת הקיימת ובאמת תאמינו לי שנעשתה פה עבודה, גם שלי וגם של דודי, גם אגף תקציבים במשרד החינוך וגם האוצר וגם לשכת שני השרים. לא, אבל התפיסה. זה הורג אותי. התפיסה הזאת כאילו אנחנו עושים להם טובה.

זה לא נכון. אני אומר לך, יסמין, כאילו הם לוקחים את זה - -- לא, אבל הם עושים עבודה. יש פה צרכים רציניים של המשרד בכל ההיבטים. היה בבוקר פה דיון על הגיל הרך. פחות חשוב? לא פחות חשוב. הלוואי ויכלנו לפתור את כל הבעיות ולתת עכשיו 30 מיליארד תוספת למשרד החינוך ולפתור את כל הסיפור הזה. אבל אנחנו מוגבלים גם, ולכן אין אף פעם, כולם יהיו מבסוטים, יגידו 'זהו, הגענו למנוחה ולנחלה'. אבל לבוא ולומר שמשרד החינוך בא לכפרי הנוער ואומר 'אנחנו עושים לכם טובה' הוא לא אמר את זה. הוא אומר 'אני מבין את הצורך, נעשתה פה עבודה רצינית ואנחנו ממשיכים לעבוד'. ואני חושב שצריך לברך על כך. כן גדי, תסיים. אני מיד אתן למשה שהוא איש הכספים של איגוד הבעלויות להגיד, כמה זה מתבטא בסוף בחודש או בשנה של כפר נוער, התוספת הנוכחית. זה פעם אחת, וכשאמרתי 'לא נכון' לא אמרתי על 56 מיליון שקלים שהם לא נכונים, אלא איפה כל תוספות היוקר האחרונות, איפה שכר המינימום? אלה הוצאות שמביאות אותנו להרבה מעל 56 מיליון שקלים וצריך להבין שזה בא ומתבטא יום-יום. אנחנו אמורים כבר מהחודש הקרוב שילמנו את שכר המינימום, זה בא לידי ביטוי בעשרות אלפי שקלים בחודש לכל כפר נוער בינוני עד גדול.

בבקשה, רק שייתן לכם כמה כסף זה באמת בא לידי ביטוי. במקום שאני אגיד - - - גדי אתה מנהל לי את הוועדה. חבר הכנסת משה טור-פז בבקשה. אדוני היו"ר תודה על רשות הדיבור. אני רוצה לומר שלושה דברים. קודם כל צריך לברך על מה שיש. להתחיל בברכה תמיד טוב. אבל דודי, הרי אתה ואני מכירים הרבה שנים - - - אני לא הייתי מזלזל בברכה הזאת. היא בכל זאת מגיעה מהאופוזיציה.

לגמרי. אבל דווקא במה שבאת לברך - - - אפשר לעבור לדובר הבא. לא. משה טור-פז אומר פה תמיד דברי טעם. מה שבאת לברך, אני נמצאתי מתקלל. כי הרי למה הבעיה כל כך חריפה? כי בעשור האחרון מתעלמים מכפרי הנוער, מתעלמים מהפנימיות, לא מתייחסים. עד שלא באו עם עבודה מאוד רצינית של משרד רואי חשבון שהציג שחיקה אז הכל היה בגדר דיבורים ואווירה, וזה יפה, אני אומר שוב, העליה הזו יותר גדולה ממה שאנחנו הבאנו בממשלה שעברה לצערי הרב אני אומר,

קחו את זה. אני הבאתי כידוע לכם כסף קואליציוני כי לא הסכימו להעלות יותר. ועדיין, בתמונה המלאה יש פה שלושה חוסרים. החוסר הראשון והכואב ביותר הוא השוטף. לא הגיוני במדינת ישראל 2023 שמוסד חינוכי פנימייתי שמטפל באוכלוסיות קצה צריך בהגדרה אחרי התוספת להשלים אחוזים כל כך גדולים בשביל לעמוד על הרגליים, לא בשביל מותרות. פעם אחת, וכידוע לכולנו אין כסף בקופה אבל כשנותנים 13 מיליארד, לא משנה גם אם זה יהיה גם 10 מיליארד, זה צריך להיות במקום גבוה ב-10 מיליארד האלה. זה דבר אחד. דבר שני, כל מי שמכיר את עולם כפרי הנוער והפנימיות יודע. במדינת ישראל יש עיוות. בונים בתי ספר, לא בונים שום מוסד ציבורי אחר שקשור לתלמידים ולכן פנימיות צריך לשנורר. ולשפץ,

40 מיליון זה יפה, פעם אחרונה שאני זוכר שהיה סכום כזה זה בממשלה ההיא של 2013-2014, גם זה פער אדיר. הפער הפיזי הוא נוראי. הכל זה שנורר במדינה הזו. והפער השלישי וככה היה לי כאן דיבור עם חברת הכנסת לימור סון הר-מלך. יש אוכלוסיות בישראל שאין להן כפרי נוער, בפער, ואין להן פנימיות. זה בעיקר החרדים והערבים. יש לנו בישראל היום מתוך 50 ומשהו מוסדות, שניים שמוגדרים חרדים ושניים שמוגדרים ערבים. לשתי האוכלוסיות האלה צריך להקים כפרים. ואני מוסיף לזה את נוער הגבעות, יש פרויקט מאוד חשוב שאני מנסה לסייע לו של הקמה בבנימין של כפר נוער מיוחד לנוער גבעות שנמצא שם, מאות ילדים, תאמינו לי כל שקל שנשקיע שם חוסך לנו 10 שקלים ועוד כמה דברים. עכשיו, להקים כפר זה לא אותו דבר כמו, זה לא מה-56 מיליון. זה גם קרקע, שזה אירוע מורכב בישראל, זה גם תקציב הקמה עד שהוא מתאזן ואחר כך להוסיף עוד מכסות. כל זה לא קיים כרגע גם לא בתכנית הזו. לכן אדוני היו"ר אני מציע, כולל לחבריי פה בקואליציה. תדרשו. הכסף הזה צריך להיות במקום גבוה יותר בסדר העדיפויות. התוספת הזו היא נחמדה אבל היא בערך רבע בסעיפים הקריטיים מהתוספת הנדרשת וזה מעט מדי אחרי עשור או שני עשורים של הרעבה, ולא יכול להיות שבסוף זו תהיה הבשורה של הממשלה הזו.

תודה רבה. אבי. תודה אדוני היו"ר. אני רוצה רגע למקד את דבריי בשלושה דברים. 1. קודם כל כשהצגתם פה את התקציב ראינו במודרכות 10 מיליון בשנה הנוכחית ו-8.3 מיליון בשנה הבאה. השאלה הראשונה שלי, כשאנחנו בשנה האחרונה, בחודשים האחרונים עשינו מאמץ מאוד גדול להכניס תקציבים, את הנושא הזה להסכמים הקואליציוניים, מה מתוך הסכום הזה נכנס לבסיס ומה מתוך הסכום הזה הסכם קואליציוני כי זה משמעותי בין חד פעמי לרב-פעמי. דבר שני, אני מסכים איתך דודי שיש הרבה מאוד סוגיות. אני מזכיר שיצאנו לדרך לתקנות המודרכות בגלל שבניגוד לסל האור שבשעתו ההערכה של ועדת העשור וכן הלאה דיברו על מאות מיליוני שקלים בשנה תוספת ואף שר חינוך ומנכ"ל או מנכ"לית לא רצו להתעסק עם זה, תקנת המודרכות צבועה אך ורק לאותם 44 כפרי נוער, והיא מדברת על 1.3 מיליון לערך לכפר נוער שזה הבסיס, מה שקינלי פה תיאר. לכן אנחנו מתמקדים בזה, כי אנחנו במשך שנים דובר על ועדות, על דיונים וכולי, ובאפיקים האחרים בסוף, אני לא רוצה לזלזל חלילה, אבל בסוף נכנסו סכומים קטנים שלא השפיעו. הנקודה הנוספת שאני רוצה לדבר עליה זה הסיפור של ההצמדה. גדי אמר את זה בחצי מילה, אבל רק בשנה האחרונה ואני מניח שנציג את זה פה בהמשך, דיברנו על זה גם במסמך בשנה שעברה, האינפלציה עלתה ב-5%, המזון עלו ב-10%, אני מזכיר, משק חקלאי, כל הנושא של חקלאות עלו באחוזים, יש לנו ניתוח אחוזים. מה החשש? החשש הוא שבעצם גם התוספת של ה-10 מיליון שקלים האלה יתקזזו לגמרי רק מיוקר המחיה ושוב פעם יצא שכרם בהפסדם של כפרי הנוער. אז אני אשמח דודי להתייחסות לשלושת הדברים האלה ודבר הכי חשוב, איך בשלוש השנים הבאות התקציב להגעה ל-56 מיליון שקלים יבוא לידי ביטוי. זאת אומרת שגם אם אתם נותנים כרגע וצריך להמשיך להיאבק להגדיל את התקציב הזה, עדיין יהיה גאפ בין זה לבין ה-56, מה קורה ב-2025 וב-2026, איך זה נכנס לבסיס התקציב. אה זה, תבואו עוד פעם מחדש להתחנן. זה בדיוק הבעיה. זה בדיוק החשש שלנו. קודם כל אנחנו לא הולכים לשום מקום, אנחנו פה לארבע שנים.

עדיין יהיה תקציב חדש. עוד שנתיים הם יצטרכו להתחנן מחדש.

אנחנו נילחם. אני מוכן לשים על זה את הכסף. אל תשים את הכסף שלך. אני שם את הכסף. 4 שנים הממשלה הזאת מחזיקה ואנחנו נדאג בראש סדר העדיפויות לכפרי הנוער. וזה אני לוקח באחריות. דודי אתה רוצה להתייחס עכשיו או בהמשך? שרית גולדשטיין, מנכ"לית כפר הנוער מקווה ישראל.

שלום לכולם. האמת שאני לא אחזור על מה שאמרו כאן דברי חבריי. מניתוח ממש בסיסי של המספרים שהוצגו, כמו שנאמר, שכר המינימום, עלויות שכר, עלויות של מזון, זה נבלע. יכול להיות, אני לא יודעת לעשות את החישוב הזה ב-20 שניות, אבל יכול להיות מאוד שנמצא את עצמנו אפילו במצב גרוע יותר לאור עליות המחירים והצפי של המדדים. חשוב לי להגיד גם משהו אחד אחרון. אנחנו לא מנהלים מעונות יום או בייבי-סיטר. חשוב לנו שכל ילד, כל ילדה - - - אני רוצה להגיד שמעונות יום לא אמורים להיות בייבי-סיטר. היה לי חשוב להבהיר את זה. כאמא לילדה במעון אני יותר ממסכימה איתך והלוואי וגם שם תביאו בשורה, זה בטח - - - אנחנו נלחמים גם על זה. אנחנו בכל החזיתות. אבל אני פה לעניין המערכתי, לא לעניין האישי. אם ילד בכפר נוער, אם אנחנו לא מצליחים, אם אנחנו צריכים לקצץ לכאורה "בשמנת", זה בחוגים, זה בזמן ההעשרה. אז זה הופך אותנו לסוג של בייבי סיטר. אז אנחנו נצליח לתת לו אוכל, בהתאם לכל הצרכים, כל אבות המזון, פחמימות חלבונים שומנים, אבל איפה כל הערך? איפה כל הרוח? הרוח הזאת עולה כסף. ומזה אי אפשר להתעלם ואם לא נצליח לממש את הבסיס לאורך זמן, לא נצליח להמשיך לתת גם את הרוח שכולם כל כך מחבקים ומדברים עליה.

תודה רבה. עמי מגן בבקשה. תודה כבוד היו"ר.

בדיון הקודם דודי אני חושב שקצת נפגע ממני,

זה בטח לא משהו אישי ותודה על כל העבודה שאתם עושים. אבל כמה סימני שאלה לגבי המספרים ששמתם כי העבודה לא נעשתה יחד איתנו. לגבי אוקראינה שזה דבר חשוב, אני רק רוצה להגיד פה ליו"ר הוועדה, כפרי הנוער נענו לבקשת המדינה לקבל מהרגע להרגע ללא תקציב שהובטח בהתחלה והגיע רק אחר כך, את כפרי הנוער. עשינו את זה בשוטף + 90 + 120 + 180. פלוס, חשוב לי כאן להגיד, ילדי אוקראינה הגיעו עם המון המון המון בעיות. אני באופן אישי עשיתי מצ'ינג על כל שקל שהמדינה נתנה, מצ'ינג מפילנתרופיה שנתנו בעיקר לפסיכו-סוציאלי שהיינו צריכים לעשות שם עבודה מאוד מאוד משמעותית. זה אחד. דבר שני, למה אנחנו מתעקשים על הנושא של מודרכות? גם גדי דיבר, כולם דיברו, המודרכות בסופו של דבר זה מסלו, זה השוטף. עוד לפני הבינוי, עוד לפני עוד ספינה לבתי הספר הימיים, סליחה שאני מאוד אוהב אותם, הגעתי משם, מת עליהם. עוד לפני הדברים האלה אנחנו מדברים על השוטף. אנחנו מדברים על אוכל בחדר האוכל, אנחנו מדברים על התייקרות בחשמל, אנחנו מדברים על מזון, אנחנו מדברים על כל הדברים האלה. לכן מדובר פה ב-1.3 מיליון שקל בממוצע לכפר נוער שזה פסיק בתוך התקציב הכולל, ותראו כמה אנחנו רבים על הפסיק הקטן הזה, ולאו דווקא בינוי כי אחר כך בינוי ניתן כראות מישהו שחושב שמתאים או לא מתאים. עכשיו דודי באמת, יש אנשים מאוד טובים במינהל החינוך ההתיישבותי וכולנו שם חברים ואני יודע שאולי מה שאני אגיד יכעיס את חלקם אבל זה באמת לא משהו אישי. אני חושב שגם הם לא מבינים את הניהול של הכפר והם לא מודעים לכל האתגרים שלנו יש בכפר ולכן ההנחיה שלהם לאנשי האוצר איפה לשים את הכספים, בבינוי או בתי ספר ימיים, על ארבעה בתי ספר ימיים יש פה 11 מיליון שקל ועל 44 כפרים מודרכים יש 40 מיליון שקל? אני מנסה רגע להבין את התפיסה הזאת. ברור לי שאף אחד לא עושה בכוונה. ברור לי. אני גורס שחלק מהמידע יכול להיות שעובר לא נכון ולכן גם אנחנו צריכים להיות חלק בדיונים עם האוצר של נושא הכסף הזה. וזה שאנחנו מתעקשים רק על המודרכות זה כי אנחנו מבינים את הפלונטר הגדול שהמדינה נמצאת בסל האור. רק בגלל זה. תודה רבה. בבקשה. כמו שאתה יודע, כבוד היו"ר, אנחנו בתהליך שנמשך כבר שנה וחצי בשביל לעורר את המערכת ולגרום לה להבין את הפער שנפתח שהוא בלתי ניתן לגישור. אמרתי בדיון הקודם שלא ניתן להמשיך ככה. אי אפשר להמשיך לקיים את החינוך שאנחנו עושים במצב שהגענו אליו. הטבלה שהוצגה פה, אני לא יודע באיזה סופרלטיב להשתמש בין עלבון לבין אכזבה לבין ליקוי מאורות. אני לא יודע מה קורה פה. זה כאילו אנשים שלנו שמנהלים את המערכת הזאת, קיבלו כסף וחילקו אותו הפוך לגמרי. יש פה החלטות שהן בלתי מתקבלות על הדעת. אני הייתי שמח אם הייתם מעלים את הטבלה שוב אם זה ניתן. זה פשוט לא ניתן להבנה, מעבר לזה שאנחנו מדברים כל הזמן, חייבים להגדיל את העוגה, חייבים להביא כסף לנושא הזה, שהוזנח כל כך הרבה שנים. כי הביאו כבר חלק מהכסף, רובו קואליציוני. צריך להגיד תודה למפלגה שהביאה, כל הכבוד לציונות הדתית. כל הכבוד, כי אם לא הציונות הדתית היה חסר פה עכשיו 90 מיליון שקל לתכנית שהוצגה. שכולם יבינו. 90 מיליון שקל ממה שמוצג פה זה לא כסף ממשלתי רגיל. זה כסף קואליציוני. זה אומר שלכפרי הנוער הוסיפו בשנה אחת 5 מיליון מהתקציב הרגיל ובשנה השניה 3 מיליון. זה כל ההישג של כפרי הנוער. על זה עשינו את כל המהומה ועל זה הרעדנו את כל הסיפים, תתעוררו. כשבמקביל קיבלנו קנס שכולם שמעו מה הוא. תבינו, כפר גלים שילם החודש 65,000 שקל יותר מתשלום השכר של החודש הקודם בגלל העליה בשכר המינימום שבחלקה לא חודשה תקנה שהייתה חותכת את זה בחצי. 65,000. תעשו את המכפלות, כל הכסף הזה הולך רק לעניין הזה. אין לי שום בשורה, רק הבשורות של עליות המחירים והמדד שהתפרסם היום. מה אתם רוצים שנעשה?

בקיצור אנחנו באותו מצב. גרוע יותר. לא עשו פה כלום.

יוסי אני רוצה להגיד שהייתי בביקור אצל דני בכפר גלים, אני חושב שהעבודה שנעשית שם, אני לראשונה נחשפתי. כפרי הנוער. אריאל,

כפרי הנוער לא צריכים מאיתנו ציון מחברי הכנסת. אזרחי ישראל מודעים למה שנעשה, אני חושב שגם - - - אני יכול להגיד לך שמי שמודע מצוין ומי שלא מודע, שיהיה מודע שנעשית שם עבודת קודש אמיתית שבסופו של דבר גם, אפילו אם מסתכלים על זה כלכלית, אבל אני לא בטוח שצריך להסתכל על זה רק כלכלית, אבל גם כלכלית בסוף היא מחזירה את עצמה כי בסוף מצילים את הילדים האלה. זה באמת השקעה והצוות המסור, ואני ראיתי את הילדים, אני חושב שנעשית שם עבודה, אנחנו צריכים להיות מחויבים לזה כחברי כנסת. אני יצאתי משם מחויב למרות שאני לצערי כבר לא כחבר ועדת חינוך, עם כל התחלופה שנעשית פה. היה חשוב לי להגיע היום לדיון הזה כדי להביע את העמדה שלי ואני גם אעביר את זה הלאה.

ח"כ יסמין פרידמן ולאחריה ח"כ צגה. אני אנסה באמת, אני בוערת מבפנים. אני בוערת מתסכול וממרמור. קשה לי כל כך לראות אתכם באים לכאן, אני כבר לא יודעת איזה דיון, פשוט מתחננים. ופשוט מנסים להצדיק עד כמה הכסף הזה מגיע להם. וזה הורג אותי ועוד שנתיים תצטרכו לעשות את זה עוד פעם, במידה ותשרדו. עכשיו, למה אני גם נשרפת? ואני באמת מכבדת אותך אדוני יו"ר הוועדה, וזה לא בא כדי להתריס. אני אומרת את זה באמת. כי באותה נשימה אנחנו רואים שכמעט 14 מיליארד של כספים קואליציוניים הולכים כמעט למקום מאוד מאוד ספציפי. וזה מתסכל. כי אפשר היה לקחת מהכספים הקואליציוניים האלה חלק ולשים אותם. ולכן לצערי אני באופוזיציה ואין לי כלים להתמודד עם זה. אבל אתם, חברי הכנסת מהקואליציה, אני אומרת לכם, תעמידו את זה כאולטימטום. לא ייתכן ש-14 מיליארד שקלים של כספים קואליציוניים והם לא יקבלו והם ישבו כאן ויתחננו. וסליחה, והשכר של המדריכים והשכר של אמהות הבית הוא גם חלק מזה. חד משמעית.

צריך לנשק להם את הרגליים שהן באות כל יום לעבודה בשכר כזה עלוב. מי הולך איתם לרופא? מי הולך איתם לרופא, מי מנגב להם את הדמעות, מי נמצא שם בהתקפות זעם, בהתקפות דיכאון. אני באמת נשרפת מבפנים ופונה אליך, תגיד לי מה צריך לעשות. בואו נפתור את המשבר הזה. תגידו לי רק מה, מה אפשר לעשות. אנחנו חייבים, צריך לצאת מכאן עם בשורה שאנחנו, לא יודעת, שהוועדה יחד עם כל חברי הוועדה כאחד פונים ליו"ר ועדת כספים ואומרים לו 'לא יקרה, בואו נפתור את זה'. יסמין אני רוצה לומר לך, בגלל שבנושא זה גדול המחבר על המפריד אני לא רוצה להכנס לזה, אבל אם כבר הזכרת את אותם כספים קואליציוניים אני חושב שבאמת כן, אחרי כמה עשרות שנים שאותו מגזר, ואת לא רצית להגיד ואני אגיד, שהציבור החרדי וילדי הציבור החרדי היו מופלים,

הגיעה סוף סוף ממשלה שבאה להביא שוויון. יחד עם זאת, את אומרת לי שצריך לפתור?

צריך לפתור, אבל אל תבואי ותגידי לי עכשיו שאת נמצאת באופוזיציה ולכן את לא יכולה לעזור. לפני שנה הייתם בקואליציה ולא ראיתי שהבאתם ונלחמתם את הסיפורים האלה. יוסי אני לא הכרתי את זה. הכספים הקואליציוניים הם לא רק לילדי החינוך החרדי. יש כספים קואליציוניים שמופנים לטובת דברים אחרים.

ואפשר, אפשר לקצץ קצת ולתת.

יש פה מעל 90 מיליון שהגיעו מכספים קואליציוניים. אי אפשר לזלזל בזה. ואני מברך על כך את הציונות הדתית.

אנחנו על זה ואנחנו בע"ה נפתור את הסוגייה הזאת. ח"כ צגה בבקשה. קודם כל תודה אדוני היו"ר על שאתה באמת מקיים את הדיון בנושא חינוך. גם הבוקר היה הגיל הרך, עכשיו גם העניין של כפרי הנוער. אני רוצה לומר בהמשך לדבריך, העניין של חינוך זה לא קשור לקואליציה או אופוזיציה. כולנו צריכים את זה. במיוחד אני בתור יוצאת אתיופיה, רוב הצעירים בגילאים שלי, חוץ ממני אולי, כולם בוגרי כפר נוער. אחים שלי התחנכו בכפר נוער, אחותי התחנכה בכפר הנוער כרמית, חלק מחברי הכנסת גם הם התחנכו בכפרי נוער. בואו נגיד את זה. לכן יש מקום לזה. מי מגיע לכפר הנוער? איך יצאו, אני יודעת מהקהילה שלי. יוצאי אתיופיה אלה שהלכו לכפר נוער באמת קיבלו חינוך בסופו של דבר גם בשרות צבאי ואחר גם באקדמיה. ראינו את זה. לכן אני קודם כל מברכת אתכם, אני מצדיעה לכם, זו לא עבודה פשוטה. ואתם הפכתם לאבא ואמא. אין מה להגיד. אתם ממלאים את המקום הזה. לכן אני חושבת בתור חברה בוועדת החינוך, שיש מקום לשפר את הדבר הזה. אני בטוחה דודי שאתם עושים עבודה נפלאה, עשיתם, אבל קצת גם להקשיב. מי מגיע לשם?

כמו שאמרנו עולים מאוקראינה, גם עולים מאתיופיה. גם ילדים שהם ילידי הארץ שזקוקים לזה. האנשים האלה עובדים 24 שעות, יום ולילה. אין דבר כזה שהם עובדים שמונה שעות והולכים לישון. לא קיים. לכן אני חושבת שאנחנו בתור חברי ועדה צריכים לצאת בקריאה ביחד, מה שהם עושים להצדיע להם, גם לתקצב אותם גם עם יוקר המחיה הם לא יכולים להתמודד. עם ה-10 מיליון, 15 מיליון תוספת, אם יוקר המחיה עולה, מה עשינו בזה? לכן אני מבקשת שנצא בקריאה ביחד. ויסמין אני רוצה לומר לך שזה לא קשור לקואליציה או אופוזיציה. זה חינוך של - - - זה קשור לזה שלאופוזיציה אין יותר מדי יכולת לפעול בתקציבים. אני לא הייתי חברת כנסת בקדנציה הקודמת אבל הייתי עיתונאית 34 שנים והייתי באה לסקר כאן. אני יודעת את זה. יש נושאים שיש קואליציה ואופוזיציה אבל יש דברים שבאמת מעל. אז זה בדיוק מה שאמרתי. אמרתי שנפעל יחד. תגידו לי רק מה צריך לעשות. אנחנו מסכימים על זה יסמין. ח"כ דן אילוז בבקשה. אני מצטרף לכל הדברים של החברים שלי, כל מה שהם אמרו. גם על חשיבות כפרי הנוער. אבל אני כן רוצה לרדת קצת יותר לפרקטיקה. יש פה שאלה שנשאלה לגבי כמה אחוזים הם קואליציוניים וכמה אחוזים הם באמת בבסיס התקציב. מבחינתי זו שאלה קריטית. קודם כל גם הכמות. אני מסכים עם זה שהסכום לא מספיק גדול ואנחנו צריכים, יוסי, אנחנו באמת - - - דודי ענה על זה. יש צדק במה שאומרת יסמין שאנחנו בקואליציה יש לנו אחריות יותר גדולה מהם ואנחנו צריכים להכיר בזה.

ואנחנו צריכים לפעול בהתאם. אחרי זה גם בסכום, אבל גם בכמה הוא קואליציוני, כמה הוא חד פעמי וגם כמה אנחנו יכולים להסתכל קדימה ולדעת שבעתיד הבעיה הזאת תיפתר. כי אם אנחנו שמים פלסטרים פה ושם, אנחנו כל הזמן נחזור לאותה נקודה וזו בעיה. אני רוצה להסתכל חמש שנים קדימה ולראות, הוא אומר 56 מיליון כרגע, אם אתה רוצה להגיד מספר אחר אז תגיד מספר אחר, אבל אני רוצה להסתכל חמש שנים קדימה ולדעת שאנחנו פותרים את הבעיה הזאת ואני רוצה שתעזור לי להבין איך זה קורה. תודה רבה. ח"כ סימון דוידסון בבקשה. תודה אדוני. מדינה בפלסתר. זו מדינת ישראל. מכל ועדה, מכל זה, אני מגיע, אני יוצא, אנחנו אשכרה כמו שאומרים מדינה בפלסתר. כל דבר שאנחנו דנים בו זה לשים עוד פלסתר ועוד פלסתר ולא משנה אם זה עם המטפלות ואם זה סייעות, הגיל הרך. אנחנו פשוט כל פעם מגיעים לאיזה שהוא משבר ואז מנסים להציל את כל המערכת בנקודה מסוימת. כשאתה פנית ואמרת שפחות חשוב לך המחקר שהם עשו ב-BDO - - - לא אמרתי פחות חשוב. אמרתי שאני לא רוצה להסתמך. יש משרד בממשלה שהזמינו עבודה. אז סליחה שאני אומר, אף אחד שלא ייפגע, אני מעדיף תמיד את BDO גם על משרדי ממשלה. אבל אני כוועדה אם אני צריך לקבל נתונים ממשרדי ממשלה והם לקחו עבודה, אני רוצה לקבל אותם. אני לא מזלזל ב-BDO. אני לא רוצה להסתמך על זה.

עכשיו, למה אני אומר מדינה בפלסתר? זה משהו שדיברתי איתך ודיברתי בוועדה. סתם דוגמה אני אתן לכם, יצא דו"ח מבקר המדינה אחרי שנתיים שאני רודף אחרי הגוף הזה בנושא שקשור גם אליכם. זה נושא של מתקני ספורט במדינת ישראל. בכל כפר יש מתקני ספורט,

יש אפילו פנימיות מסוימות שמתמקדות בנושא של הספורט, אם זה בנעורים ואם זה באורט ליבוביץ' בנתניה. יש מקומות כאלה. בסיורים שעשיתי בכל מקום כזה ראיתי את הקשיים שלהם. וזה בגלל 40 שנים.

זה לא עשר, זה 40 שנים של הזנחה ופשוט לשים את הילד הזה בצד, לא להתייחס אליו, למרות שזה משפיע על הבריאות של הילדים שלנו וזה נוגע גם לכפרים שלכם. הגיע הזמן אדוני היו"ר שתהיה פה החלטת ממשלה. גם בנושא של מתקני ספורט, זה אחד, אבל בדיון שאנחנו מדברים עכשיו, הנושא של כפרי הנוער, זה לא יספיק ה-56 מיליון. למרות שאנחנו נדרוש ואנחנו נעמוד עם הרגליים האחוריות כי זה הכי מפריע למנהלים. ומה לעשות, ואמרתי את זה גם בדיון שעשינו על המנהלים, בסוף מי שמנהל את החינוך במדינת ישראל זה לא משרד החינוך. זה לא אדוני יו"ר הוועדה או חברי הוועדה. אלו המנהלים. ואם הם לא נמצאים בדיונים ולא שומעים אותם, אז יש פה באג. יש פה באג. אמרתי את זה גם בדיון שעשינו על המנהלים ואני אחזור ואומר את זה. הם האנשים שמנהלים יום-יום. אם זה בית ספר ואם זה פנימייה ואם זה כפר נוער, לא משנה. והם חייבים להיות בתוך מערכת שיקולי הדעת. אי אפשר לא להקשיב להם. ומה שהם אומרים פה שהם לא חלק מזה, לי זה מאוד מפריע. זה באג מאוד גדול של המערכת. כי הם יודעים מה הם צריכים. לא אנחנו. אנחנו כדי להגן ולשמור עליהם. המשפט האחרון שאני רוצה לומר, אדוני יו"ר ארגון העובדים. אמרת ודיברת מדם ליבך. אני גם כמאמן לשעבר ומדריך ואחד שצמח במערכת שאני יודע מה זה לאמן ומה זה להדריך. האנשים האלה זה האנשים הכי חשובים למדינת ישראל. בכל מערכת שנמצאים. כשאתה מדבר על אותם ילדים שהמערכת מצילה אותם וחוסכת למדינה מיליארדים בעתיד, מיליארדים. צריכים לזכור דבר נוסף שלא ציינת. אותם אנשים שגדלים במערכת שלכם הם אחרי זה הולכים לצבא להיות קצינים, ולוחמים וטייסים וכל האנשים שבזכותם אנחנו בסוף חיים. תעשו בדיקה אצלכם. אני יודע את הנתונים. כמה מגיעים למקומות הכי חשובים בצה"ל. אז בואו נפסיק לבלבל פה את המוח ולהפסיק להתעסק בשטויות. אנחנו צריכים לעשות תכנית ותכנית הבראה רצינית לכפרי הנוער ואנחנו דורשים שהנושא הזה של ה-56 מיליון שחוזרים עליו כל הזמן, לא רק שיהיה על השולחן, שייפתר אחת ולתמיד, ואני מבקש שעוד פעם יהיה דיון בנושא הזה כדי לראות שזה נפתר. אני בטוח שאתה תעשה את זה. אני מכיר את יו"ר הוועדה, הוא לא יוותר בנושא הזה. תודה. תודה. איתן מורן מנכ"ל האגודה לקידום החינוך בבקשה. תודה אדוני. אני מנכ"ל האגודה לקידום החינוך, זה גוף שהוקם לפני כ-60 שנים על ידי הנהלת משרד החינוך כדי לקדם נוער מפריפריה למצוינות. במסגרת זו הוקמו כפרים בכל הארץ, בתרומות עצומות של יהודים נדיבים מהתפוצות. כך קמפוס בויאר בירושלים, עמליה על ידי משפחת יסלזון, משפחת שטיינברג בכפר סבא, בנתניה, המקום שבו ביקרת יחד עם יוסי, ובמקומות נוספים ברחבי הארץ. האגודה לקידום החינוך נותרה נאמנה לייעודה מיום הקמתה ועד היום. יש לנו כ-30,000 בוגרים. מזה כארבע שנים אנחנו נלחמים על קיומנו. אולי יש איזה שהוא תרגיל, בעברי הרחוק הייתי כלכלן, עד שעשיתי תיקון במכון מנדל למנהיגות, לזרוק מישהו החוצה כדי להגדיל את העוגה. להוציא את הקמפוסים של האגודה לקידום החינוך מתקנת המודרכות כדי לחלק לאחרים. זה אני חושב יהווה שיא חדש של שפלות. תפרט. אני אפרט. וגם הפרת הבטחה לאותם תורמים. התורמים נציגי המשפחות חיים וקיימים ותומכים ותורמים לקמפוסים עד היום. אנחנו מקיימים ישיבות כל שלושה חודשים לדווח מה מצבנו כאשר הם מתעתדים לתבוע את מדינת ישראל על הפרת הבטחה להם. דרך אגב, הפרת הבטחה כתובה. הם יתרמו את הקמפוסים, מה שהם אכן עשו, הם עדיין תורמים. אני מדבר על הנכדים שממשיכים לתרום מתוך הכרה בהישג החינוכי העצום הזה. לא אני בניתי את האגודה לקידום החינוך כבודו. הקימו את זה הנהלת משרד החינוך, אליעזר שמואלי ז"ל, פלטי סתוי ז"ל, זלמן ארן ז"ל. אנחנו נותרנו צמודים לייעודנו. בכל מיני תואנות שווא של חממות, שמימשנו את כל הסיכויים עם משרד החינוך. יש כל מיני איומים לאיזה מחוז ישוייך בית ספר. אז אני באמת מכבד את חבריי במינהל לחינוך התיישבותי שככל שאני זוכר יושבים בקומה 3 ו-4. מחוז ת"א אם אני זוכר נכון יושב בקומה 10 ברחוב השלושה בתל אביב. על הסוגייה מאיפה יצא מפקח נשלח 1,000 ילדים בסוף השנה הזו הביתה? אני מבקש, אסור לי לדרוש - - - אתה יכול לדרוש. אל תגיד 'מבקש'. תדרוש. שתהיה שקיפות במערכת. אנחנו מעסיקים אלפי עובדים.

משהו שמתקרב לרמת האנרגיה והבלשנות. אני לא בלש, אבל אני צריך ללוות, לראות אם הסכם השכר שנחתם, כולל את עובדי האגודה לקידום החינוך. לא יאומן איזה בושה לאן הגענו. נודע לי שבדיונים ביקשו להחריג את עובדי האגודה לקידום החינוך. שמישהו אחד יבוא יסביר לי מה ההבדל בין מדריך בחוות הנוער הציוני, שיש לי הרבה כבוד לקמפוס הזה, לבין קמפוס בויאר שנמצא כמטווחי אבן, אולי 500-600 מטר בקו אווירי. מה נגיד למשפחת בויאר? מה נגיד למדריכים? אנחנו לא נקיים בתי יתומים. זו התחייבות שלי. אני לא מרבה להתחייב. דיברו פה שעם המודרכות אי אפשר להתקיים. אז לזרוק את כל כפרי הנוער של האגודה לקידום החינוך החוצה? אנחנו מימשנו כל סיכום וכל תג אדוני עם מנכ"ל משרד החינוך לשעבר שלמה אבוהב, ועם מנהלת המינהל לחינוך התיישבותי אילנה נולמן. ביקשו חממות, עשינו את הכי טוב בארץ. זה הזייה בכלל שראיתי.

אתה מגיע לפנימיה, לכפר נוער, פתאום חייבו אותם לעשות חממה חקלאית. Out of the blue. להשקיע מאות אלפי שקלים.

בשביל מה?

לקחנו הלוואה של 6 מיליון אדוני היו"ר. אני ערב לה באופן אישי כדי לעמוד בתנאים האלה כדי שהילדים לא ייפגעו. בלי המודרכות זה חד וחלק בית יתומים. ואני יודע, כי אבי ז"ל היה מסגר בניין, אני עבדתי בעצמי בבית היתומים הספרדי בירושלים. אז אני מכיר מקרוב את המציאות. לא לשם זה הקימו את האגודה לקידום החינוך. לא לשם זה יש לנו אלפי בוגרים שהשתלבו בעמדות הובלה בחברה הישראלית. אני מבקש למנוע את החרפה של מלחמה איש באחיו מי זה מודרך ומי זה לא. זה מזכיר לי אפליות גזעניות מהסוג הנמוך ביותר. אני מכיר את דודי, אני משוכנע שהוא לא ייתן לזה יד. משוכנע. אין שום מניפולציה תקציבית שתצדיק את הדבר הזה ואם יהיה דבר כזה אנחנו נבקש לקדם הצעת חוק. אמרו משפטנים הרבה יותר גדולים ממני שאור השמש מחטא.

שייבנה תקצוב שוויוני על בסיס קריטריונים אובייקטיביים. והיו הצעות בעבר. מה מצב הילדים, גודל הקמפוס, בכל קריטריון אנחנו נדבוק באמת שלנו. תודה רבה. משפט אחרון. אמרו חכמינו "לא מאסונם של חסרי ישע ניוושע". אני מבקש שבית המחוקקים הזה לא ייתן יד לתרגיל השפל הזה וימנע את סגירת הקמפוסים שלנו בסוף השנה הזו. תודה רבה אדוני. תודה רבה. אני אבדוק את הנושא. אני אבדוק גם מול המינהלת. אם אכן זה הסיפור אז זה נושא כאוב. ח"כ אביחי בוארון בבקשה. שתי נקודות. נקודה אחת. כתבו חכמים כמו שאמר החבר פה "הזהרו בבני עניים שמהם תצא תורה". אז הילדים האלה כמו שאמר גם ח"כ דוידסון, הם העתיד שלנו. אנחנו צריכים לדון אותם לפי עתידם. זה דבר ראשון. אני זוכר שלימדתי באולפנת דולב, זה לא אותו דבר, זה לא כפר נוער אבל המצוקות אותן מצוקות ויצאו משם בנות לתפארת. זו נקודה ראשונה. ואחרי שאני אומר את הדברים האלה ומתייחס באמת לסוגיה החינוכית אני רוצה לשאול אותך נציג אגף תקציבים במשרד החינוך, האם אנחנו מסתכלים על הסוגייה הזאת או אם בחנתם אי פעם כמה עולה תלמיד שעבר במערכת החינוך לעומת מה הוא יעלה אם הוא לא יעבור במערכת החינוך הזאת. זאת אומרת, וסליחה שאני שם את זה במספרים, אבל אולי זה יהיה הקטליזטור להשקיע השקעה כלכלית כביכול במפעלים האלה. אנחנו מושכים את ההשקעה, מצמצמים אותה, מתייחסים לזה כאל נטל, אבל אולי זה נכס. יש פה "בקו"ם" של אנשים שיכולים להיות לתפארת מדינת ישראל ואנחנו את ההון האנושי שלנו זונחים. אשמח לתשובה. דודי אני אתן לך לענות תיכף. פשוט אני רוצה לסכם את הדיון וגם לי יש מה להוסיף. אלחנן רוזנפלד מנהל תכנית ועמותת נווה ירושלים נמצא פה?

דודי בבקשה.

אתייחס לשאלה האחרונה. ראשית אנחנו ודאי מתייחסים לזה, חד משמעית, כמובן בתור נכס. זו השקעה, זו לא הוצאה. יש מחקר שנעשה על ידי המדענית הראשית, אם תרצה אדוני היו"ר, אפשר להציג אותו. לדעתי הוא מפורסם גם באתר האינטרנט של המשרד. בהחלט אנחנו רואים בכך כמפעל חשוב. להתייחס לסוגיות שעלו?

יש מספר דברים. ראשית השאלה לגבי התקציב ומה - - - יש מספרים? אתה יכול להמחיש? נעשה מאמץ לבחון את האפקטיביות במובן של התועלת למשק, מאוד מאוד מורכב, לא הצליחו לייצר את זה אבל כן רואים שמדובר בהחלט בשירות מאוד משמעותי ורואים איפה נמצאים הבוגרים ביחס לדומים להם. סוגיה מורכבת מבחינת - - - משרד האוצר מכיר את זה? הצגנו את זה בעבר למשרד, זה מחקר לפני שלוש שנים, משהו כזה. אפשר להציג את זה גם כאן. אנחנו רואים בכך חשיבות. יוסי, אני אומר, אם יש פה את המחקר הזה והוא מוכח, ומשרד האוצר צריך לראות את הדבר הזה ורואה שבאמת מדובר בהוצאה לשם הכנסה בקריטריונים של משרד האוצר, בוא נתעלם לרגע מהאלמנט החינוכי, אז משרד האוצר צריך לשמוח על זה. זה קצת מזכיר את הדיון הקודם עם הגיל הרך שבו אנחנו לא מוציאים, בעצם אנחנו מכניסים. גם אם זה לא בטווח המיידי, ואולי צריך להשתמש במנוף הזה כדי לפתור את הבעיה. הדר רוצה להתייחס? אני אתייחס לנקודה הזאת שנאמרה, אני לא מכירה את המחקר לגופו, כלומר אני לא יודעת להתייחס לפרטים הספציפיים של המחקר. אני אגיד שבתחום החינוך יש המון המון השקעות שיש להן תועלת משקית ארוכת טווח שהיא חיובית מאוד.

יש אין ספור דוגמאות בעולם של נוער בסיכון ונוער נושר והעולם של החינוך הפנימייתי והחינוך המיוחד והתועלת של להשקיע במורים שמתגלגלת לחינוך והתועלת וצמצום מספר תלמידים בכיתה. מה שאני באה להגיד זה שיש המון המון השקעות שהן לא הוצאות, אבל המטרה שלנו כמשרד האוצר זה לנסות להבין איפה נוכל לשים את השקל השולי הטוב ביותר והאפקטיבי ביותר.

להגיד שיש תוספת של כפרי הנוער שהיא תורמת למשק ולכלכלה בטווח הארוך, על זה אין חולק. הנקודה היא שבעצם צריך להבין מגוון כלל הצרכים של המערכת והעוגה המוגבלת איפה אנחנו יכולים לשים את ההשקעה שתהיה האפקטיבית ביותר, תחת כל מכלול הצרכים שהוא אין סופי לצערנו.

אבל פה יש לך השקעה גם אם היא לא שולית, היא השקעה שמביאה להכנסה בסופו של דבר. אני חושב שאם להפוך את זה לשפה עסקית, מה שהיא מנסה להגיד זה שיש השקעות שאתה לא יכול בגלל בעיה תזרימית. אז יש גם את העוגה הקיימת שזו בעיה תזרימית. אם יורשה לי, אני אגיד לכם. אני סביב הסיפור הזה כבר הרבה שבועות, גם עם האוצר, גם עם החינוך,

מנהלים.

בסוף מכלל הפגישות שיצאו לי יצאה שאלה אחת ולצערי לאף אחד אין את האומץ לבוא ולשים את השאלה פה,

ואני שקלתי הרבה אם בכלל להעלות את זה ואם זה נכון ולאחר מה ששמעתי בדיון אני חושב שזה נכון. אין ספק ואין עוררין גם למשרדי ממשלה וגם לאזרחי מדינת ישראל שכשאנחנו מדברים על נוער בסיכון הצורך בכפרי הנוער הוא צורך משמעותי וטוב והשקעה לטווח ארוך כמו שאמרת, ויש פה הוצאה מול תוצר בסוף למשק, שהוא הראשון במעלה. השאלה היא, ואני בכוונה שואל את השאלה, אני לא אומר שזו דעתי. אני עדיין מסתפק בזה, ואני רוצה לשאול את השאלה פה בחדר כי אני חושב שאנחנו מסתתרים הרבה מאחרי השאלה הזו, או שאנחנו מפחדים לשאול אותה או שאנחנו פשוט מסתתרים ולא רוצים לשאול אותה. האם בשנת 2023 יש באמת צורך בכפרי הנוער ופנימיות לילדים שאינם בסיכון או על הרצף של נשירה סמויה. חד משמעית כן ואני אסביר. גדי אני מבין את העמדה שלך. שאלתי את השאלה בחדר, אני חושב שזו שאלה שלא נמצא לה תשובה תוך שתי דקות. אין לי ספק שכפרי הנוער יגידו לי שיש בזה צורך.

במשרדי הממשלה אני חושב שיש בזה חילוקי דעות. אני אומר לכם את האמת, אני לא הגעתי באמת לתשובה ואני גם לא מביע דעה בנושא. אני שאלתי את השאלה כי אני חושב שחשוב שפעם אחת ולתמיד שבוועדת החינוך השאלה הזו תצוף. האם בשנת 2023 זה בסדר או שהמדינה רוצה שילדים בגיל 13 יעזבו את הבית וילכו לפנימיות במקום להשאר בבית. זו שאלה לגיטימית אגב. שוב אני חוזר ואומר, כי אני מבין שזרקתי פה את הפצצה, אבל חשוב לי - - - זה לא פצצה. לא, יש פה שאלה. יש פה שאלה באמת ואין לי ספק שגם במשרדי הממשלה בסוף, הגורמים המקצועיים שואלים את השאלה הזאת ובסוף אני שואל אולי זה הבעיה? אולי משרדי הממשלה אומרים 'אתה יודע מה, עזוב, בוא בסוף נגרום לזה שכפרי הנוער שלא על רצף הסיכון ייסגרו ואנחנו ניקח את הכסף הזה ונשקיע

אדוני אני רוצה לענות לך. בקצרה. ממש שני דברים כי זה מאוד חשוב.

שווה לקרוא מחקר של הממ"מ של מיכל שיר שהוציאה בדיוק בשנה שעברה במאי - - - ראיתי אותו. ששם הוצגו 25,000 בני נוער במדינת ישראל שלא יכולים, המענים שלהם ברשות, בקהילה ב-257 רשויות במדינת ישראל הם לא המענים שלהם, והם זקוקים למסגרות הללו. הם לא מגיעים למסגרות האלה בהיעדר תקציב. הדבר השני, אני חושב שאתה הרמת פה לשאלה - - - אני בכוונה שואל, אני לא אכנס לנושא אבל אני חושב שרק על הנושא הזה אנחנו צריכים דיון ואני הולך לכנס אותו כי אני לא מפחד מאתגרים. אבל אני רוצה רגע לענות לך.

אם אני אקח חלק מהכסף הזה שהמדינה צריכה להשקיע בכפרי הנוער, ואני אקח את הכסף הזה ואשקיע אותו בתכניות בתוך בתי ספר בקהילה, האם התוצאה תהיה שונה? זה לא יצליח אבל אני רוצה רגע להגיד לך עוד משהו. אדוני, הדבר הזה שהעלית היום זה סוגיה בעיני שחייבת לבוא לפה להידון אחרי שנעבור את התקציב הזה. כפרי הנוער, רק שתדע, לא מוסדרים היום. היום כפר נוער לא מוגדר בניגוד לבית ספר וכולי,

הם מוגדרים כנכס עסקי במשרד הפנים.

לצערי. והסיפור הזה צריך לעבור חקיקה להסדיר את מעמדם של כפרי הנוער בחקיקה. יש אגב חוזר מנכ"ל שהוציאה מנכ"לית משרד החינוך הקודם,

חוזר מנכ"ל היום נמצא, מחר לא נמצא. זו הסוגיה ואתה נגעת בעיני באחת השאלות הכי חשובות והכי נכונות לשאול אותן ואני מסכים איתך שיש חילוקי דעות ואת מי שאתה תשאל במשרדים שונים יתנו לך תשובות שונות. כבוד היו"ר חשוב לי רגע להגיד. אני יודע למה שאלת את זה ואני אגיד לך משהו. אני יודע למה שאלת את זה ואנחנו הבעיה. למה אנחנו הבעיה? כי לאורך שנים לא פגשתם אותנו כאן. אני אגיד לך, הילדים שמגיעים אלינו לכפרי הנוער, רובם זה ילדים שאם הם לא יגיעו לכפרי הנוער סביר להניח שבעוד שנה הם יגיעו לפנימיות הטיפוליות של משרד הרווחה. ואז זה לא יעלה למדינה בין 50-80, תלוי באיזה כפר נוער לילד לשנה, זה יעלה לה 170,000-180,000 שקל לשנה, או ברחוב. אני אגיד לך עוד משהו. אנחנו כפרי הנוער עושים את כל המאמצים לא למתג את כפרי הנוער כמקום מסכני, כדי שהורים ישלחו. הרשויות במדינת ישראל בתכנית עם הפנים לקהילה בתחילת שנות ה-2000 חלקן הן רשויות פושעות ואני אגיד לך למה. הם מעדיפים שהילד ישב בספסל האחורי של בית הספר הכי פחות טוב ברשות שלהן רק כדי שהן לא יעבירו ויפסידו תקציב, הם לא מעבירים תקציבים שהם צריכים להעביר לכפרי הנוער. אני אתן לך לדוגמה, אפילו בנושא של מים. תחשיב של מים, ילד יושב ברשות שלו למרות שהוא גר אצלנו כל השבוע. ומה אנחנו עושים? אנחנו רוצים עדיין לשמור על המיתוג שלנו כמקום של איכות לילדים, כי סטגמטית כשילד מגיע, אנחנו לא רוצים להגיד לו 'הגעת כי אתה מסכן'.

'הגעת כי באת לדאוג לעתיד, באת למקום הכי טוב שיש'. ולכן השאלה הזאת היא שאלה שאנחנו מאוד גאים במה שכפרי הנוער נותנים, ואם כפרי הנוער לא יהיו המדינה תרגיש את זה תוך כמה שנים בתקציב כפול ומכופל. אני שמח קודם כל,

התלבטתי מאוד אם לשאול את השאלה אבל אני לא מפחד מאתגרים ואני שמתי את זה על השולחן כי אני חושב שצריך לשאול את השאלה הזאת ואנחנו צריכים לדון סביב הנושא הזה. אגב, אני לא חולק איתך, יכול להיות שבאמת הייתה פה בעיה הסברתית במשך שנים ויכול להיות שבאמת צריך לתקן את זה. בבקשה יאן חנוכייב. אני מנהל פיתוח עסקי במגדל חברה לביטוח ובוגר בחוות הנוער הציוני בירושלים. בוגר פנימיה. שמעתי פה על הצלת נפשות ועל אפקטיביות ועל מחקרים שנעשו, אז קודם כל תסתכלו עלי. אני המחקר. המחקר הכי טוב שבכל כפר נוער בישראל. הגעתי לכאן בגיל 17, עולה מחבר העמים ללא שפה וללא יכולת להתמקם אפילו בחברה הישראלית. חוות הנוער המוסד היחידי, אני פשוט לא פניתי לכפרים אחרים אבל המוסד היחידי שלקח עלי אחריות ונתן לי מענה לצורך שהיה לאותו נער בגיל 17 ללא שפה, ללא הורים בישראל, טיפח אותי וסיימתי בית ספר עם בגרות מלאה, ליוו אותי לאורך כל הדרך במשברים, משברים אישיים קשים ביותר, משברים כספיים, שילמו עלי, וניר מכיר אותי מעולם הכדורגל. שילמו עלי חוג כדורגל, הייתי גם שחקן כדורגל בהפועל ירושלים והגעתי לליגת העל תוך כדי שאני תלמיד בבית ספר בחוות הנוער הציוני. ליוו אותי לאורך כל הדרך, שילמו עלי שכר לימוד גם בבית הספר וגם בכדורגל. ובסוף נער כמוני מגיע לצבא, עושה שלוש שנים שירות, מסיים תואר ראשון בכלכלה, תואר שני במינהל עסקים, חוזר להדריך בחוות הנוער בתור מדריך חברתי ואני אומר, נתתי עשר שנים מחיי לשליחות שנקראת מערכת החינוך בישראל וברחתי משם כי המערכת פשוט לא יודעת לתת מענה לשכר אנשי חינוך. היום אני עובד בחברה פרטית ומתפרנס בכבוד אבל אני לא אשכח לעולם מה המערכת הפנימייתית וכפרי הנוער עשו עבורי בצומת הכי חשובה שהיתה לי בחיים מגיל 17 שהייתי אמור להיות נער שמסתובב ברחובות, ומחפש תעסוקה, ולחפש מי יממן לי חוג כזה או אחר אם בכלל, לאלה שבסופו של דבר מסיימים תהליך מוסדר בליווי של אנשי מקצוע מהבכירים שקיימים במדינת ישראל. זה באמת שליחות. אני באמת אומר לכם, כל איש חינוך שהיום עובד במערכת החינוך בישראל הוא מבצע עבודת שליחות כי שכר אין שם. אני הייתי שם עשר שנים בדיוק ואני יודע על מה מדובר. לכן גם אולי פרשתי בשיא. אז אני אומר חברים, אנחנו יכולים להריץ פה מחקרים, והיום אני עובד בחברה גדולה, חברה פרטית, תחתיי יש הרבה מאוד עובדים, יכולים להריץ פה מחקרים עד אין-סוף, אני ואנשים כמוני ויש עוד עשרות אלפי בוגרים, הם המחקר הכי טוב שקיים. אלה האנשים שהיום נמצאים בצבא, נמצאים בתפקידים בכירים במשק. אשתי מנהלת תחום הרכש במשרד הבריאות, את אשתי גם פגשתי בכפר נוער. התחתנו, אנחנו עם שלושה ילדים, - - - ללא הורים בישראל וכרגע אנחנו דנים על תוספת של 10,

20 מליוני שקלים. כל הכסף הוא כסף חשוב ומכובד, אבל חברים, קודם כל תחשבו על עשרות אלפי הילדים שנמצאים במערכת ולא מקבלים מענה ראוי, מקבלים מענה רק בגלל ההון האנושי שקיים במערכת. עם אלה שקמים כל בוקר כמוני כשהייתי איש חינוך, בשש בבוקר, להעיר את הילדים, לשלוח אותם לבית הספר, לקבל אותם בשעה 16:00 אחר הצהריים, לחלק להם את הוופל בשקל וחצי ובננה, אחר כך הולכים איתם למרכז למידה, שאנשים ליוו אותי שם, כי במערכת הרגילה היום, אני יודע כהורה כמה עולה מורה פרטי. והפנימיה נותנת את זה בתוך התקציב של הפנימיה, וגם מממנים חוגי העשרה. ואלה שהם כשרוניים במוזיקה וכשרוניים בספורט כמוני שהתקדמו למערכות, אז גם נותנים להם מענה. כולל ציוד ואלף ואחד דברים. אז חברים, תריצו פה מחקרים, תעשו פה ועדות, אני בפעם הראשונה פה ואם תזמינו אותי שוב אני מוכן להגיע. תעשו מה שאתם רוצים. מענה צריך לתת ומענה הולם, כי יש פה עשרות אלפי תלמידים שמסתובבים ומחפשים את המענה. אז יש חלק שהמערכת יודעת להכיל אבל יש כאלה שלא. תודה רבה לכם. תודה רבה. גדי בבקשה. אדוני היו"ר, אני יוצא יותר מבולבל מאשר עם סימני קריאה אחרי הוועדה הזו, ואני חייב להגיד שדי ציפיתי לראות פה נתונים קצת יותר מדוייקים, קצת יותר ברורים. שקיפות. קוראים לזה שקיפות. לא הייתה פה שקיפות, היו פה נתונים, מה שנקרא, שלושה שקפים. לא הבנתי מה עומק הבעיה או איך מובנת הבעיה בתוך משרד החינוך. אני גם ממליץ מאוד שגם משרד החינוך יציג לנו גם את העוגה שלו איך הוא מחלק. אני חושב שאפשר בדרכים כאלה או אחרות לקבל גם את העוגה, בין כל הגורמים שמקבלים תקציב. ראיתי פה מל"י, ראיתי פה עוד גורמים אחרים. אני לא מבין בזה כדי לדעת אם זה נכון או לא נכון. אני חושב שהדיון חייב להיות דיון עם נתונים. אנחנו כל הזמן מתחמקים, הולכים לרמה הרגשית. ברמה הרגשית כואב לי מאוד מה שאמרת, אבל ברמה ההגיונית בוא נראה. אני שם רגע את הרמה הרגשית שלי בצד. מה אני חושב על כפרי הנוער זה מאוד ברור, ואם יש צורך. ומה שאתה אומר, אנחנו יכולים להביא עשרות אם לא מאות סיפורים של הצלחות מדהימות של ילדים שהם היום מובילים את המשק הישראלי ונמצאים במקומות השפעה. לא זה הדיון. אני חושב שעל זה כבר הסכמנו, שטוב אנחנו עושים, אפילו טוב מאוד אם לא מצוין. השאלה היא איך מחולק הכסף. אנחנו היינו אצל מנכ"ל משרד החינוך לפני שבועיים או שלושה, הוא אמר בפה ברור, אני כך הבנתי, הוא לא אמר את זה במילים אחרות ולא בשפה אחרת. 'כפרי הנוער נחוצים, אני אעשה הכל כדי שהם ימשיכו להתקיים'. אני מצטט נכון פחות או יותר, אלה לא המילים,

ולכן אני חושב, בואו ניקח את הדיון הזה, זה דיון שאפשר לעשות אותו,

אבל אני מבקש ממך לקרוא לדיון עם נתונים, פריסה, כל מי שמקבל מהעוגה מה הוא מקבל מהעוגה, איך הוא מקבל מהעוגה, איך מתמחרים שם חניך וחניכה, והאם החלוקה הזו היא חלוקה צודקת.

הכסף הוא כסף.

תודה רבה גדי. אגב גדי, אני שוב, זה לא מוריד מההתגייסות שלי לסיפור הזה של כפרי הנוער.

רק היה חשוב לי,

אני פגשתי המון אנשים ופתאום השאלה הזו צצה ואומרים לי 'כולם מפחדים לשאול את השאלה' אז אמרתי שאני לא מפחד מאתגרים. אגב, אין לי ספק שבסוף יגלו שיש צורך. בסדר? זו דעתי האישית. אבל אני אומר, מן הראוי היה לבוא, שוועדת חינוך בכנסת תתמקד ותשאל את השאלה הזו. יוסי אני לא מבין, אם יש לך קליינטים, מאיפה צומחת השאלה הזו.

האם הפתרון שאני נותן דרך כפרי הנוער זה הפתרון הטוב, או שאם הייתי לוקח את הכסף הזה, משקיע אותו - - - או שאני מנציח את הבעיה? זה מה שאתה אומר?

אני לוקח את הכסף הזה, משקיע אותו בתוך מסגרת בית-ספרית בקהילה, והילדים יישארו בתוך הבית שלהם ויקבלו מענה הרבה יותר רחב עם כלים הרבה יותר גדולים בתוך הקהילה, האם התוצאה תהיה אותו דבר?

יש לי תשובה למה ששאלת. אני אפגיש אותך עם עשרה ילדים שמגיעים מהקהילה, תהיה לך תשובה תוך עשר דקות. גם אני יכול לתת לך תשובה מתלמידים שהגיעו מהקהילה, שכשלו והצלנו אותם והבאנו אותם לפה. אני לא חולק על זה, אבל רק אני אומר, היה ראוי שהוועדה תשאל את השאלה ואני לקחתי על עצמי את האתגר ושאלתי אותה. מי יקבע מי נוער בסיכון ומי לא? יש למשרד החינוך קריטריונים מאוד ברורים. חיים מויאל היה פה בשבוע שעבר, אתה מוזמן לבוא לכלל הוועדות ולהצטרף. רצית להגיד משהו? אני מחוות הנוער הציוני. רק באותו עניין.

השאלה של אם הילדים מתאימים או לא, אני שותפה להרבה פרויקטים גם פה בתוך העיר. פרויקטים קהילתיים, דרך אגב, הרבה מהם בני ובנות נוער חרדים שנשרו מהקהילה וכולי. יש כל מיני פרויקטים שנותנים מענה כזה ונותנים המון. אף פרויקט לא דומה לכפר נוער. הוא לא מכיל, בסופו של דבר אותו נערה/נער חוזרים לאותו בית שממנו אולי הם צריכים קצת הפוגה. בסופו של דבר הם צריכים לאכול איפה שהוא. בסופו של דבר צריך את הבגד, צריך את החינוך וצריך את החינוך הכולל. זה ההבדל בין כפר נוער לבין אותה תכנית. אתה נותן חינוך כולל, החינוך כולל נותן מעטפת שאין אותה בשום מקום. אף גורם בקהילה לא יכול לתת את אותה מעטפת, וזה ההבדל. אנחנו רואים ילדים שנושרים מכפרי נוער ונמצאים בתכניות בקהילה ומה קורה איתם. אני חושבת שאנחנו יכולים למלא פה אולמות שלמים, אלה חבר'ה שהם מפקדי צוללות, וטייסות ומה שאתם רוצים, בצבא, ובתוך החברה הכלכלית. הכל מהכל, שהם בוגרי כפרי נוער, ובוא נאמר שאם הם היו בתוך הקהילה אני לא משוכנעת שהיו נותנים אפילו לא 10%. עם כל הכסף שהייתם נותנים שם. יש מעטפת מטורפת, ואתם מוזמנים כל הוועדה לבוא ולראות מקרוב. זה לא דומה הדבר לשום דבר אחר. ולכן גם העניין, יש תחושה אחרת. יש תחושה לכל נער, לפעמים זה נראה כאילו אנחנו נותנים חינוך אליטיסטי, החינוך בכפרי הנוער הוא חינוך אליטיסטי, לא משנה למי. וזה בדיוק ההבדל. הם מקבלים תחושה גם של אליטיסטיות, אף על פי שהם באים ממקומות אחרים, ואת זה אי אפשר להשוות. תודה רבה. תודה רבה חברים. דודי אתה רוצה להגיד משהו? יש פה רק נציג מועצת תלמידים שנרשם. אצלי לא רשום. הוא התלמיד היחידי בחדר. אבל הוא לא רשום, חברים. אני אתן לו לדבר, אבל לפעם הבאה תירשמו. כן דודי. אני גם רוצה רגע להתייחס לכמה דברים וגם נמצאת כאן לצידי שרי שלזינגר ממינהל החינוך ההתיישבותי שרוצה להתייחס, אגף תקציבים. אמרתם שלא הצגנו נתונים, אני חושב שהצגנו נתונים משמעותיים מאוד, אפשר מבחינתי, הכל שקוף, כל נתון, כל שאלה, כל הקצאת משאבים.

יש דיונים גם בוועדת כספים, גם בוועדת חינוך, להיכן התקציבים יוצאים, מבחינתנו הכל שקוף והכל על השולחן. הצגנו ברמה של סעיפים להיכן ניתנו התוספות בתקציב הנוכחי. תוספות משמעותיות. ונכון, היו"ר גם התייחס לזה, אמרתי גם אני, יש פה - - - יחד ואני מקווה שנצליח, שר החינוך יתעדף את זה, להגדיל עוד יותר את התקציב של המודרכות כבר בתקציב הזה. אני לא יודע עדיין להגיד מעבר לכך, אבל יש כאן תוספת תקציב. אני רק מבקש בלי דמגוגיה. נתנו כאן פירוט ברמת השורה, 155 מיליון שקלים ועוד 40 מיליון שקלים לבינוי. כמה מזה מגיע לכפרי הנוער. שניה. כל התקציבים האלה נועדו להגיע לפנימיות.

יש כאן אוכלוסיה שמיוצגת, שיש כאן ייצוג יתר לאנשים שעושים עבודת קודש בנושא של המודרכות, אני לא מקל בזה, אבל מרחב הדברים שעל השולחן הוא הרבה יותר רחב. התוספות שניתנו כאן לא כוללות את ההצמדות לשכר מינימום וכולי. למה אם אני חניך בבית ספר - - - שניה, רק תן לנו להתייחס עד הסוף. כמו שאתה נתת את הנאום, תן לנו גם להתייחס בבקשה בצורה מסודרת, נענה על כל השאלות. שרי בבקשה. נעים מאוד כבוד יו"ר הוועדה. אני מנהלת אגף תקציבים של המינהל לחינוך התיישבותי. ראשית אני אתחיל בזה שגם הנהלת המשרד,

המנכ"ל והנהלת המינהל לחינוך התיישבותי, כולנו מעריכים ומוקירים את עבודתם המבורכת, באמת עבודת קודש של מנהלי הכפרים, של עובדי הכפרים. אני תמיד אומרת, אפילו אב הבית או השומר בכניסה הוא איש - - - בכפר נוער, הם כולם שליחים, ובאמת מאוד מעריכים את העשייה המבורכת שלכם וחשוב לומר את זה גם פה. שנית, מספר נושאים. אני אשתדל לענות לכל מה שנאמר. אני אתחיל בח"כ בוארון. חשוב לי לומר שאנחנו בשיח מתמיד עם מנהלי הכפרים, עם גורמי המקצוע בכפרים. אנחנו מכירים את הקשיים, אנחנו נמצאים איתם במפגשים יום-יומיים אם לא שבועיים, אחת לשבוע, על הקשיים, חלקם תקציביים וחלקם אחרים, מהותיים, פדגוגיים. בנוסף המשרד באמת נותן מענים מעבר למה שראינו פה מה שנקרא תקנת המודרכות, במגוון נושאים נוספים. זאת אומרת שקיימות הקצבות נוספות ותמיכות. דיברו פה על שיעורי עזר, ועל ספורט ועל מענים רגשיים ובריאות ובינוי ובזמן הקורונה אנחנו נתנו מענים גדולים בגלל שאתגרי הקורונה באמת פגשו את כפרי הנוער בצורה שהיתה יכולה להיות בלתי הפיכה והמשרד, ומשרד האוצר ומשרד החינוך נתנו מענים מאוד מכובדים למשבר הזה ולכן הוא עבר עלינו באופן חלק. יחד עם זאת, יש אתגרים. יש אתגרים של ריאליות, של שחיקה, של הסכמי שכר. הצמדה למדד. שזה אחד - - - לזה התכוונתי כשאמרתי 'ריאלי'. שהתקציב הוא נומינלי ולא ריאלי. חשוב לומר שהסכמי השכר אמורים לתת ביטוי בסל האור. סל האור שזה עלות החזקת תלמיד בכלל הפנימיות, וזה יבוא לידי ביטוי גם בתעריף של כל כפרי הנוער ברכיבי השכר שנמצאים בסל.

ככל שההסכם ייחתם בע"ה, בזמן הקרוב, אני יודעת שיש עבודה בנושא הזה גם, אז אנחנו אמורים לקבל תוספות שכר בגין הסכמי השכר. זאת אומרת, זה מתכתב כמובן גם עם תוספת תקציבית. ולנושאים האלה יינתנו מענים. אלה עיקרי הדברים.

אנחנו מכירים את הצורך, מכירים את האתגרים. זה נמצא על השולחן, זה נמצא בשיח ואנחנו מקווים שאנחנו נוכל לסייע ככל שניתן. אני רק שוב אחדד את השאלה. מה מתוך תקנת המודרכות, אני כרגע מתמקד רק בה, הגיע מההסכמים הקואליציוניים ומה באמת נכנס, שאתם העמדתם בתקציב. אז לא בכדי אני התייחסתי לזה כמכלול כי בעצם היה כאן שיתוף פעולה בין ממשלתי אני אקרא לזה כך, והתייחסנו אל הכל כאל חבילה אחת. אתמול במסגרת ישיבת הממשלה אושרו ההסכמים הקואליציוניים, הסכומים שאושרו גם הם מפורטים ופומביים כמובן לציבור. מה שניתן לראות זה שבשנה 2023 ובשנת 2024 הוקצה תקציב של 10 מיליון ₪ לנושא שמוגדר כפרי הנוער. הנושא, הפריטה לתקנה הספציפית, עוד לא בוצע וזה עכשיו עבודה מקצועית שנעשית בין הגורמים המקצועיים לגורמים הפוליטיים. כמובן שהייעוד הוא כפרי נוער להגיד בדיוק לאן הכסף מגיע, זה אנחנו עדיין לא יודעים לעשות, ובנוסף לזה יש את התוספות התקציביות שניתנו על ידי משרד החינוך. אז רגע, אני רק רוצה להבין בשפה הפשוטה שלי. זאת אומרת התקציב של המודרכות 10 מיליון זה הסכמים קואליציוניים שאנחנו עשינו את העבודה עם הציונות הדתית, ובעצם זה לא נכנס לבסיס התקציב? בשפה הפשוטה שלי אני רוצה להבין? ההסכמים הקואליציוניים, השימוש שלהם הוא מפורט על ידי נוהל היועצת המשפטית לממשלה והיא מגדירה מה ניתן להכניס לבסיס התקציב ומה לא. הדר, אני אשאל את השאלה שלו אחרת. מעבר לכספים הקואליציוניים, באוצר הצלחתם לגייס כספים נוספים למודרכות? אין לי בעיה שתגידי לי 'לא', אני רוצה שהדברים יהיו ברורים. אני מתייחס - - - אני יודע שאתה רוצה להסתכל על זה בצורה גלובלית.

אני מתייחס כי מבחינתי זה פחות, הרי מענה אנחנו ניתן בכל מקרה. מבחינתי פחות רלוונטי אם התקציב הקואליציוני הגיע, הנושא שהיה עליו קונצנזוס, הנושא של הפנימיות וכפרי הנוער, וזה היה קונצנזוס ממשלתי ולא בכדי הושגו תקציבים קואליציוניים גם לנושא הזה.

אני יודע שאם גם פעלתם, שר החינוך שם את זה כנושא בראש סדר העדיפות שלו וגם שר האוצר. ולכן גם הושגה ההסכמה. אנחנו מסתכלים על זה כמכלול. הפירוט כרגע, ויש כאן תוספת מאוד משמעותית, רוב התוספת היא לא קואליציונית. רוב התוספת היא תוספת לבסיס תקציב משרד החינוך.

אנחנו נדייק את זה בימים הקרובים, בהתאם לחוות הדעת שניתנה. בסדר. אני סמנכ"ל כפר הנוער בן שמן וחבר באיגוד הבעלויות. אנחנו רצינו לשאול האם העדכון שהוצג כאן למודרכות הוא מעבר לעדכון הדרוש של כ-10 מיליון שקלים אם לא קצת יותר, שנובעים מעדכון שכר המינימום לעובדי כפרי הנוער. שרי את רוצה להתייחס? אם אני מבינה נכון, כמו שאמרתי, עדכון שכר המינימום יקבל ביטוי בסל האור. העדכון בסל האור מכסה רק מחצית מגובה העליה בשכר המינימום לכלל עובדי כפרי הנוער. כ-30 עובדים בכפר הנוער מכוסים במסגרת סל האור. יש כ-60 עובדים, וה-30 האחרים, התקצוב עבורם צריך להגיע דרך תקנת המודרכות. זה הפער. אנחנו נבדוק את זה ונתייחס. תודה רבה. כבודו רק לוחות הזמנים שלנו לא ברורים כל כך. אנחנו רוצים לדעת מה לוחות הזמנים. אם אפשר ברשותך כבודו, אנחנו נמצאים היום בחודש מאי, כבר היו שני דיונים בנושא החשוב הזה. ועוד יהיו.

עוד יהיו וב-20 ביוני יש מסיבת סיום של כל הילדים ואנחנו רוצים לדעת אם פנינו לשלום או אם אנחנו צריכים להכריז עוד פעם על נושא של סכסוך עבודה ושביתה ואנחנו לא רוצים להגיע ולשפוך את התינוק עם המים אבל נראה לי שאין ברירה, ואז אולי כבודו גם יבין כמה צורך יש באותם כפרי נוער. אולי דרך השלילה אפשר יהיה לראות את החיוב. אני אחזור ואגיד, זה ששאלתי את השאלה לא אומר שאני אומר שלא צריך את כפרי הנוער. אני רק שמתי את השאלה על השולחן. השאלה היא, תראה, אף פעם לא ניסינו את זה. לא ניסינו את המהלך, אנחנו לא רוצים לעשות את המהלך הזה, אבל אם לא תהיה ברירה יכול להיות ש-12,000 תלמידים - - - ניר, לפני ששרי תתייחס ואין לי ספק שהיא תתייחס למה שאתה אמרת עכשיו. אני מאוד מקווה שלא נצטרך להגיע לשם ושיימצא פתרון ושנגיע להסכמים ולחתימות לפני שתצטרך לעשות את זה.

מהפה שלך למעלה. אני חייב להכנס להמשך הדברים עם ניר. אני יושב כבר מ-2017 בנושא של משא ומתן, כביכול משא ומתן. זה משא בלי מתן. וכל פעם האוצר נעלם לו לכמה חודשים להתאווררות או לגרירת ההסכם שכר. זאת אומרת אנחנו מושכים את זה כל כך הרבה שנים, העובדים מתפוצצים, אנחנו לפני פיצוץ ואנחנו כמה פעמים הגשנו בקשה להשבתה כי אין דרך אחרת. יקי הדברים נאמרו על ידי ניר. ועכשיו אנחנו רציניים. אני שומע. אם וכאשר לא ייחתם, אני אומר את זה רשמית עכשיו. אם בחודש הזה,

לא ייחתם, אנחנו ניאלץ לקיים סכסוך עבודה והשבתה. תודה רבה. שרי את רוצה להתייחס או שאנחנו ממשיכים? טוב. ברשותכם. גליה בבקשה. אתם גם לא רשומים. חברים, תבינו, אני באמת, אני רק אגיד. יש אנשים שלפעמים רוצים לדבר, לא רשומים לדיון, לא מבקשים זכות דיבור, לא מופיע לי לא בטאבלט ולא ברישומים של הוועדה. אני כבר באיחור מטורף על הוועדה ואני באמת מנסה לתת לכולם לדבר, אבל אי אפשר להמשיך בצורה הזאת. אז בבקשה להקפיד. יש את הנהלת הוועדה, אפשר להירשם, אני אתן לכולם לדבר, אני אוכל להכין את עצמי גם. להבין כמה זמן אני צריך לוועדות. לא ייתכן שאני אקבע דיון של שעה ובסוף יימשך שעתיים. בסוף גם לי יש לו"ז וסדר יום. כן בבקשה בקצרה.

ממש חצי דקה. זה תמיד הג'ינג'ים שננזפים אבל זה בסדר. לא, מה פתאום. דווקא אני מבקשת להתייחס לפיל. אני מאוד אוהבת את הפיל ששמת ואם אני מצטרפת לדברים של יאן, יאן דיבר על השליחות הראשונה של הכפרים וזה בניית נתיבי הצלחה לפרטים. השליחות השניה של הכפרים והכפרים הם אחד המקומות היחידים בארץ שעוסקים בזה, זה בניית חברה ישראלית. כמעט רק בכפרים, גם בצבא, אולי באוניברסיטה, יש את מכלול החברויות הנציגויות של החברה הישראלית.

חילוניים צעירים, אני מדברת על כפר הנוער שלי, צעירים מהחברה הערבית וכולי. כל בני הדתות, המגדרים והגילאים. השליחות הזאת, בטח בתקופה מקוטבת היא שליחות קיומית לחברה הישראלית ולעם ישראל, בניית החברה הישראלית. אז לגבי הפיל, אני חושבת שזו השליחות שלנו. לבנות חברה ישראלית ולבנות מסלולי הצלחה לילדים כמו יאן ואחרים.

לכן אמרתי, על הנושא הזה יהיה דיון פה בוועדה. עוד פעם, היה חשוב לי לשים את הפיל בחדר כי אני חושב שהרבה אנשים שואלים את השאלה ואני חושב שבסוף, אני אגיד לכם את הדברים.

אם משרד לא מוכן להשקיע או פחות חשוב לו להשקיע או שהוא חושב שצריך להשקיע אבל לא מוצא את הזה, אם היה לו בצורה ברורה את התשובה למה צריך את כפרי הנוער, אולי התוצאות היו אחרות. מועצת התלמידים בבקשה ואחרי זה אני מסכם. תודה רבה. אני יו"ר מועצת התלמידים של המינהל לחינוך התיישבותי. בעצם אני רוצה שוב לחזור על זה ולהדגיש שכפרי הנוער זה ממש מקום שהוא מציל בני נוער, אם זה נקרא לזה בני נוער שמאתגרים את החוק או אם זה עולים חדשים, ואני רואה בזה באמת, מכבד את השאלה ששאלת, אני חושב שלכפרי הנוער יש מקום מאוד חשוב והמצב בכפרי הנוער היום הוא בדיוק כמו שהיה לפני 30 ו-40 שנה, והדברים לא כל כך משתנים, יוקר המחייה עולה ובסופו של דבר יש את הדברים שהם חובה, אם זה אוכל, וזה בא על חשבון פעילויות אחר הצהריים, תכנים שרוצים להכניס לכפרי הנוער וחבל כי זה פשוט, כפרי הנוער מאבדים את החוויה של מוסד שהוא חוץ ביתי וזה מאוד חשוב שזה יישאר. תודה רבה. חברים, כמו שאמר גדי מקודם, למרות העבודה שנעשתה במשרד, אני חושב שיש עוד הרבה מה לעשות. דודי, אני אומר את זה גם לך וגם לאוצר. אני מודע. סליחה שאני קוטע את הסיכום, אבל צריך להבהיר שהעבודה צריכה גם להיעשות באוצר. אז אמרתי, דודי והאוצר. הדר נמצאת פה, היא לא שקופה. חברים. לא היא שקופה ולא אלי ולא נעה באוצר. באגף רפרנטים לחינוך עושים עבודה יסודית ונהדרת, לצערי לא מספיק. ואני לא מוכן לוותר על זה. אני רוצה לתת עוד פוש ויש לנו עוד קצת זמן. יש לנו עוד מפה ושם פירורים שנמצאים ושצריך לדעת איך לאסוף אותם. אני רוצה לברך את משרד החינוך על העבודה שנעשתה בנושא. יש התקדמות. עדיין אין פתרון כולל ואני בוועדה הקודמת ובסיכום שלי אמרתי שכן הייתי מצפה לקבל פתרון כולל.

אני לא מצפה שהחינוך והאוצר יביאו עכשיו 56 מיליון לסיפוק, אבל כן הייתי מצפה שתבוא אלי עם תכנית תגיד לי 'תקשיב, אני מוסיף השנה 18 מיליון, בשנה הבאה 6 מיליון, שנה אחר כך 4 ושנה אחר כך 10' אין לי בעיה. אבל תבואו עם תכנית, תבנו איזו שהיא תכנית חומש. גם הם יוכלו להתארגן, מנהלי כפרי הנוער יוכלו להתארגן, גם אתם במשרד תוכלו להתארגן. אנחנו במפלגות נוכל להתארגן, ונבין לאיפה הסיפור הזה הולך. אם הסיפור זה הפיל בחדר, ובגלל זה אנחנו לא מצליחים לזרוק את עצמנו קדימה ולהסתכל על הטווח הארוך, אז בואו ננהל על זה דיון. אבל אני לא חושב שזה הפיל כי היה לי גם איתך שיחות וגם עם האוצר. אני לא חושב שזה הפיל, השאלה הזו לא באה משם אבל היה חשוב לי לבוא ולשאול את השאלה ושנפתור את הסיפור הזה פעם אחת ולתמיד, אם מישהו שאל באמת עם עדיין צריך כפרי נוער. לא ייתכן שכפרי הנוער יצטרכו להשלים את אותו התקציב גם אחרי קבלת התוספת הזו. בסוף הם צריכים להתעסק בפדגוגיה ובחינוך הילדים ופחות בגיוס כספים. הוועדה מבקשת ממשרד החינוך לצרף את מנהלי כפרי הנוער לדיונים האלה. אני חושב שהם העוגן ואתם חייבים לשתף אותם בדיונים האלה. גם ההסתדרות בבקשה. גם את ההסתדרות וכפרי הנוער. אתם וההסתדרות כבר שמתם לנו אולטימטום עד סוף החודש.

אתה צריך אותי? אני רוצה כיו"ר להיות בכל הדיונים. לדעת איפה אנחנו נמצאים. בסדר. משרד החינוך ישקול גם את הנושא הזה. בסוף, חברים באמת, למה אני אומר את זה? כי מנהלי הכפרים בסוף הם אלה שמכירים באמת את הסוגיה לעומקה ואני חושב שהיה ראוי שהם יהיו סביב שולחן ההחלטות. הוועדה דורשת שיהיה שכר שווה לכלל עובדי כפרי הנוער ללא אפליה בין הכפרים. הוועדה מבקשת ממשרד החינוך לבדוק איך אפשר להוסיף כפרי נוער למגזר הערבי ולמגזר החרדי. אני חושב שהסיפור הזה, כמו שאמרתי בהתחלה שכפר הנוער סיטרין חייב למצוא לזה פתרון. הוועדה דורשת ממשרד החינוך להעביר לה את כלל הנתונים על גודל הבעיה, כמה תקציב צריך כדי לפתור את כלל הבעיות של כפרי הנוער. איך הוא בנוי, על פי סעיפים, כמה כסף תוקצב, כמה בבסיס התקציב וכמה מהכספים הקואליציוניים. אני מאמין שבימים הקרובים יהיה לנו על זה תשובות. וכמה כסף צריך בפועל. באמת אני רוצה להגיע לפתרון לטווח הארוך, אבל בשביל זה אנחנו צריכים נתונים. אני חוזר על דרישת הוועדה מה-1.5 לקבל את תכנית משרד החינוך ומשרד האוצר לפתרון כל הבעיות של הפנימיות כולל סלי מודרכות, פערים שנוצרו עם השנים וכלל הסעיפים הנוספים. הוועדה תקיים ישיבה נוספת בנושא כדי לשמוע את הנתונים, היקף הבעיה והפתרונות שיש לזה. אני רוצה גם לומר שהוועדה תקיים דיון על עצם קיום של כפרי הנוער, ללא קשר לתקציב. כשאלה שבאויר, כפיל, כשאלה שנשאלה. אני חושב שראוי שהדבר הזה יקרה. לכן כדי שלא תהיה לזה השפעה על התקציב, הדיון הזה על עצם קיומם של כפרי הנוער ייעשה לאחר העברת